בוקר טוב לכולם, אני פותח את הישיבה שכינסנו, שכותרתה: התנהלות המשטרה ואופי אכיפת ההנחיות להתמודדות עם נגיף הקורונה, אל מול קטינים ואוכלוסיות מיוחדות", בדגש על קטינים ואוכלוסיות מיוחדות, וגם אנשים קשישים או אנשים נכים או דברים מהסוג הזה. וגם אוכלוסיות בעלי אופי חיים שצריך לדעת איך להתנהל איתם, איך להתנהג איתם. ולצערנו הרב, אנחנו בימים האחרונים נחשפים להרבה מאוד דברים שקורים בשטח. ואני רוצה לומר, אין לנו טענה על כל משטרת ישראל ואין לנו טענה על כל אלפי השוטרים, אבל לצערנו הרב, ברמת השטח ואולי זה בגלל, לא אולי, ברור שזה צריך לבוא מלמעלה כלפי מטה אבל ברמת השטח פעם אחר פעם נעשים דברים שהם בלתי נסבלים בעליל. לא רק שהם בלתי נסבלים, אלא הם פשוט לא הגיוניים, ובהסתכלות אין להם אפילו חכמה. אנחנו יודעים שיש היום הרבה מאוד נושאים, וזה לא רק הנושא של האכיפה של המסכות שעכשיו בולט לנו יותר, ולדעתי אם לא ייעשה מעשה ואם לא נעורר את הדבר הזה, והמשטרה לא תיקח את הנושא הזה כנושא על בשרשרת הפיקוד להוריד את ההנחיות הנכונות, אנחנו נחשף יום יום למקרים מהסוג הזה שבהם נערים או ילדים או ילדות אנחנו רואים דברים שאין לי ספק שאף אחד מהמפקדים שיושבים פה לא רוצה שזה יקרה, ואף אחד מהם לא נותן לזה גיבוי מוחלט. ואין ספק גם שלכל מטבע יש שני צדדים, ולפעמים יכול להיות סיפור שיש לו גם צד אחר. אבל בסוף, בשורה התחתונה, תפקידה של המשטרה, בטח באכיפה של סוג הדברים הללו של מסכות או של כול הדברים שקשורים לקורונה, הרי היא אכיפה מצילת חיים, היא באה להציל חיים, אבל היא לא יכולה להביא איתה ולהשאיר בתוכה גם טראומה לילדים בגלל אי הפעלת שיקול דעת של שוטר בשטח. לא יכול להיות הדבר הזה. הוועדה קיימה כאן דיונים לגבי החוק של האכיפה, הכנסנו בתוך הליך החקיקה והיו נציגים שלכם. לא זוכר כרגע מי היה אז בדיון איתנו, אבל היה מפורש, הבננו בתוכו מערכת של שיקול דעת שהשוטר חייב להפעיל אותה. מערכת הסברתית גם כן. אפילו דובר על כך ששוטרים יחלקו מסכות למי שאין. אם הוא תפס מישהו שאין לו מסכה, תן לו מסכה. אז יש מקומות בארץ שזה עובד, יש מקומות בארץ, ובדרך כלל באוכלוסיות מוחלשות ולאו דווקא החרדית, אבל גם החרדית. והתחושה בציבור החרדי, ואני לא מתבייש לומר את זה כאיש חרדי, היא תחושה קשה לא על תפקידה של המשטרה באכיפה, לא על זה התחושות הקשות, לא על הימצאותם של השוטרים, לא על זה התחושות הקשות התחושות הקשות הן על הדברים הללו שקורים, שאנחנו נחשפים אליהם ואנחנו פשוט לא מסוגלים לחיות עם זה. ואנחנו רוצים לשים סוף לעניין הזה. אני לא רוצה לעשות דיון שיהיה רק הצהרתי. אני רוצה לנסות להגיע לאיזושהי הבנה ולאיזושהי סקירה והחלטות של המשטרה איך הדברים האלו ישורשרו כלפי מטה. בחוק נתנו גם סמכות שכבר נכנסה לתוקף מסוף שבוע שעבר לפקחים גם כן. ניהלנו על זה שעות דיונים כאן איך ההדרכה תהיה, מי ידריך אותם, איך ידריכו אותם. אני רוצה לדעת איפה יש למשטרה את האנשים מתוך המגזר החרדי או המגזר הערבי או המגזר האתיופי או מגזרים אחרים, שבהם אנחנו חוזרים ושומעים - - - גם אזרחים רגילים, גם אוכלוסיות רגילות. וגם אוכלוסיות רגילות, אבל אם תסתכלי בסטטיסטיקה בדרך כלל - - ברור. - - זה נופל או בעיירות פיתוח או במקומות חרדיים או בדברים מהסוג הזה. אלי, אתה תקבל את הזמן שלך, רק אל תפריע לי. אתה רוצה לנהל את הישיבה, אני יכול לתת לך לנהל את הישיבה אם אתה רוצה.

אני לא רוצה לומר דברים, אני בטוח שאין פה כוונת מכוון ואף אחד במשטרה לא ישב וכיוון את השוטרים לדברים הללו. אבל מצד שני אני רוצה לומר לכם שכשהייתי ראש עיר עשיתי סדנאות לפיקוח שלי, שחלקם היו אנשים שלא באו מבני ברק, להכיר את האוכלוסייה. הבאתי להם אנשים מתוך האוכלוסייה, רבנים מתוך האוכלוסייה, שיסבירו להם את אורח החיים. לא בגלל שלא רציתי אכיפה, הרי אני הבאתי אותם. אני הבאתי אותם בשביל האכיפה. אבל יש אכיפה ויש אכיפה. ואסור שיהיה משבר אמון, שקיים היום, בין ציבורים מסוימים למשטרה. אסור שזה יקרה, כי שיתוף הפעולה שלנו מול הפיקוד הבכיר והקצינים הבכירים הוא שיתוף פעולה פורה בהרבה מקומות, בהרבה יישובים. אבל כשזה מגיע לרמת השטח משהו רע מאוד קורה לנו כאן. ולכן, המטרה של הדיון שלי היום לנסות להגיע בסופו של דבר למסקנות מה המשטרה הולכת לעשות בעניין, איזה פעולות היא הולכת לעשות, איך ירד בשרשרת הפיקוד הדבר הזה, מה קורה לאותם שוטרים שסורחים; האם יש התראה עליהם; יש מישהו שייתן להם קנס על העניין הזה, האם יש מישהו שירתיע אותם כדי שיירתעו גם אחרים? צריך להפעיל לב ושכל, ולעשות גם את עבודתם בסופו של דבר. אבל לב ושכל. לבוא לילדה קטנה ולגרום לכך שהיא תתפרץ בבכי כזה, זה דבר שלא יכול להיות. הרי אותו שוטר הוא גם אבא, גם לו יש אחיות קטנות. ואני אומר עוד פעם,

וחבריי האחרים ודאי גם כן מוצפים בפניות. קיבלתי פנייה אתמול בלילה על בן אדם שהלך ברחוב והמסכה הייתה כאן, ככה בצורה הזאת, והשוטר התעקש איתו על דוח. כשדיברנו כאן בוועדה במפורש נמצאים פה היועץ המשפטי

הוא לא חטף מכות כי הוא היה בשקט וקיבל את הדין באהבה או לא באהבה. אבל בסופו של יום, דיברנו על זה בוועדה, התפקיד של השוטר זה להגיד לו: תרים את המסכה,

אם את זה הוא לא יעשה ויעבור על זה בצורה זה סיפור אחר. להכניס רגישות לעניין הזה. אי-אפשר להציל חיים ולהרוס חיים בו זמנית. זה התפקיד של המשטרה. לכן כינסתי את הדיון הזה. אנחנו בסד זמנים לא גדול, והייתי רוצה בסופו של הדיון להגיע גם להחלטות אופרטיביות. והוועדה תעשה מעקב על העניין הזה, כי זה היה חלק מהדרישות שלנו בחקיקה. ואגב, הייתה הסכמה מלאה מהמשטרה לדברים הללו. הייתה הסכמה מלאה של המשטרה להדרכות הללו, להטמעת התפקיד של השוטרים, שהוא תפקיד הרתעתי, הסברתי, ובסוף אכיפתי. לא הפוך. מישהו גלגל את היוצרות הפוך. וגם בארגון גדול כמו משטרה אפשר שהדברים האלה יחלחלו עד לרמת השוטר בשטח. אז אני רוצה לפתוח את הדיון בעניין הזה. ואני רוצה בתחילת הדיון נמצא על הקו אביה של הילדה, יהושע גטר.

יהושע, שומעים אותך ורואים אותך. אני רוצה שתספר לנו קודם כול מה שלום הילדה, ואיך אתה רואה את הדברים מהזווית שלך של האירוע שהיה. שלום, בוקר טוב. קודם כול תודה רבה לכולכם שהתכנסתם ועל הדבר הזה, זה משהו באמת מאוד מאוד חשוב. חשוב לי לציין שלכולם יש את מס' הטלפון שלי ושל אשתי להתקשר ולשאול מה היה, רק המשטרה עדיין לא התקשרה אפילו להתנצל. זה דבר ראשון. דבר שני, צריך לזכור שלבת שלי הייתה מסכה, היא הורידה אותה בשביל לשתות, והשוטרים ראו שהיא מחזירה את המסכה, רק שהם חשדו שהיא מחזירה את המסכה בגלל שהיא ראתה אותם. עד לרמה הזאת זה היה. הבת שלי אמרה להם: הייתה לי מסכה, רק שתיתי ברד. אמרו לה השוטרים: שמת את המסכה רק בגלל שראית אותנו. ואז מה? אז שמה את המסכה בגלל שראתה את השוטרים, נגיד שזה היה הסיפור. אבל שמה מסכה. ילדה בת 13, ילדה קטנה צריכה ככה לפחד? היא צריכה לדעת ששוטרים כאן שומרים עלינו, לא ששוטרים הם התוקפים. תמיד חשבתי שכשיש מריבות עם שוטרים מדובר על קיצוניים שתמיד עושים פרובוקציות עם השוטרים. פתאום אני רואה ילדה שהולכת ברחוב, היא אמורה לדעת שאם יש שוטרים זה סימן טוב, כך שהיא יודעת שהשוטרים שומרים עליה. פתאום היא אמורה לפחד שהשוטרים באים לתקוף. וכולה מדברים על ילדה בת 13, מה עם הילדה בת השש שהייתה איתה? היא בכלל לא מדברת, אז אני לא יודע בדיוק מה היא עברה. אין לי מה להוסיף. אין לי מה להגיד. התקשרו אליי מכול העולם ושאלו אותי: מה קורה אצלכם? אני לא יודע מה להגיד. תודה רבה. אני חושב שמתאים להגיד גם רפואה שלמה, כי צריך לרפא את הפצע המנטלי הזה שקרה בעקבות האירוע הזה. אני מודה לך מאוד, ואני מקווה שבעזרת השם נוכל למנוע את הדברים האלה ושלא יהיו. ראיתי משהו שהבת שלך אמרה או שאשתך סיפרה בשמה, היא אמרה שלמרות כל הצער והאימה שהיא נמצאת בהם היא מקווה שבזכותה אולי לא יקרה הדבר הזה לילדים או לילדות אחרות. אז אתה יכול בהחלט להגיד לה שאנחנו מצידנו נעשה את המקסימום שאנחנו יכולים בעניין הזה.

תודה רבה. חברי הכנסת, מאחר שאני לא רוצה להפוך את האירוע לוועדת חקירה, כי אנחנו לא הולכים לעשות את זה.

אבל הפכת את זה. אני חושב סתם, חבריי ממשטרת ישראל, שרק הדבר הזה שנאמר שלא היה טלפון אחד של לנסות לתחקר, אני לא מדבר על להתנצל או גם לא צריך להתנצל, אבל צריך לפחות להגיד: תשמעו,

אנחנו בודקים את העניין, לא הייתה כוונה כזאת. למה לא צריך להתנצל?

אבל טלפון, כשנפתח טלפון אז זה נראה אחרת. מאחר שאני לא רוצה, אין לנו את כל הנתונים מה היה שם או מה היה במקומות אחרים, שנחשפנו אליהם כולנו, אז הייתי רוצה לדבר על הכלל. ולכן מה שנעשה, ניתן לחברי הכנסת להאיר את כל הנקודות וההצעות איך לעשות ואיך לפתור את הדברים הללו שלא יקרו, גם במבט של האוכלוסיות המיוחדות, דהיינו שוב: קטינים, מבוגרים אתם יודעים, מסכות אצל מבוגרים זה דבר קשה.

יש מבוגרים שהולכים עם מסכה בחוץ, אחרי כמה דקות לא יכולים לנשום, הוא יוריד את זה, הוא יחטוף דוח, הוא יקבל התקפת לב רק מהדוח. רק מהדוח. אוכלוסיות כמובן של נכים, ילדים, כמו שאמרנו. ומבט נוסף גם על קהילות מוחלשות, שבהן האינטראקציה הזאת לא עובדת בגלל אותם אנשים שלא עשו את מה שהם צריכים לעשות בשטח. אז נתחיל לפי סדר היושבים,

אני מבקש רשות מחבריי, במקום שאפספס מישהו, נתחיל מהסדר הזה, וכולם ידברו. אני אדבר בסוף. גם בסוף אני אדבר. בישיבה הבאה אתה תתחיל מהתחלה, אתה תהיה הראשון. בוקר טוב לכולם. ראשית, אני מודה על הדיון הזה. אני רוצה לומר שאני גם

וגם כנבחרת ציבור בימים האחרונים לא מצליחה להירדם. לא בגלל הקורונה, שזה לבד לכשעצמו צרה מאוד גדולה שיש לנו פה במדינת ישראל. יש לנו את הצרה של הקורונה, ואנחנו נחשפים בימים האחרונים לאלימות ברוטלית של השוטרים כלפי האזרחים. משטרת ישראל, התפקיד שלכם הוא לשמור עלינו האזרחים ולא לתקוף אותנו. מה שקורה בימים האחרונים זאת פשוט בושה.

אני מקבלת אין ספור טלפונים. ולך אני אומרת, אדוני היושב-ראש, זאת לא בושה להגיד שהתלבשו גם על החברה החרדית. אתמול אני מקבלת טלפונים מאנשים שגרים בשכונת רמות, ואומרים לי: את לא תאמיני מה אנחנו חוטפים כאן, מסתובבת פה אכיפה מוגברת. מה קרה?

האזרחים במדינת ישראל מסתובבים פה עם חגורות נפץ? מה קרה כאן? הרי כל המטרה הזאת של האכיפה על המסכות הייתה לבוא לשמור על בריאות הציבור. אז הם לא שומרים על המסכה, אז מורידים אותם על ארבע, הם חוטפים מכות, מפנים אותם אחר כך באמבולנס לבתי חולים. לאן הגענו? לאן הגענו? מה זה צריך להיות? ילד בגיל 13, השוטר יודע שהוא אוכלוסייה מוחלשת, הוא יודע שהוא ילד מוגבל, אז אף אחד לא נותן על זה את הדעת?

בסוף כשמדברים על אמון הציבור בכל מיני רשויות של אכיפת החוק, ואנחנו בסוף אומרים: למה יש חוסר אמון כזה גדול במערכת, זה בגלל השוטרים האלה. אני לא חושבת שאלה מייצגים את כל המשטרה, אבל אלה מכתימים אתכם, אלה עושים לכם את כל ההכתמה כלפי כל הציבור. אני שומעת בימים האחרונים שאספו 54 מיליון שקל על מסכות. מה קרה אם היית פונה לילדה הקטנה הזו, ילדה בת 13, מה היא כבר יכולה לעשות לשוטר? חמודה, שימי בבקשה את המסכה.

עוד היא אומרת אתמול בטלוויזיה, אני רציתי לשתות את כוס הברד שקניתי.

תגידו, מה קרה? מסתובבים פה אנשים עם חגורות נפץ? תופסים את האוכלוסייה החרדית, והתלבשו עליה מכל הכיוונים. אולי מה שהיושב-ראש לא יכול להגיד אני אגיד. מה קרה כאן?

אכיפה הכי מוגברת בשכונות החרדיות. אכיפה הכי קשה בתוך השכונות החרדיות. ואני רוצה לומר לכם, בשבוע שעבר הסתובבתי בתל אביב, גועל נפש, אנשים מסתובבים בלי מסכות, אנשים לא שומרים על מרחקים, לא ראיתי שם אף אחד שהורידו אותו על הרצפה.

הגיע הזמן שהדברים האלה ייאמרו בקול ברור ולא מגומגם. ואני אומר, תראו, משטרת ישראל, לי יש אמונה מאוד גדולה במשטרה.

ובטח ובטח במי שעומד בראשה היום, השר אמיר אוחנה. ואני חושבת שיש פה איזשהו משבר אמון שבפתח שלו עומדת בריאות הציבור. ואם בריאות הציבור חשובה לנו,

הגיע הזמן שיעשו את זה בצורה מכבדת. המטרה פה היא לשמור על בריאות הציבור, היא לא להביא אותם אחר כך לבתי חולים כשהם עצורים ואזוקים וחבולים. תודה.

קארין אלהרר. תודה רבה, אדוני יושב-הראש. אני רוצה לפתוח באמירה שמשטרת ישראל היא המשטרה של כולנו. אין לנו משטרה אחרת. ואם יש מקרים בודדים שבהם נפלה שגגה, שבהם הייתה טעות, בהחלט צריך לתקן. אני רוצה להזכיר לוועדה המכובדת, היינו כאן בדיונים ובשיח עם משטרת ישראל. נכון, אמרתי את זה. והם אמרו לנו מעצמם שהם מסתובבים עם מסכות לחלוקה, והם אמרו לנו מעצמם שהם מתריעים בטרם הם נותנים את הדוחות. ואני רוצה להזכיר לכולם שהקולות יצאו מן הממשלה: אכיפה, אכיפה, אכיפה. זה קולות שיצאו מהממשלה, שאין מספיק אכיפה. אז אפשר לאכוף בשום שכל. ואני אומרת לכם שאם יצאה תקלה צריך לתקן אותה. ואני אומרת לכם שאם צריך להוריד הנחיות בצורה מסודרת יותר לשטח, צריך לעשות זאת. אבל אני לא מוכנה ולא יודעת איך אנחנו רוצים לחיות במדינת חוק מתוקנת ולהשתלח במשטרה כל פעם כשמוצאים תקלה. אי-אפשר להכתים את כל הארגון. אבל למה את אומרת משתלח? אף אחד עוד לא השתלח באף אחד. לא, לא. קארין.

אמרת סרחו. מה זה שוטרים סרחו? מה, הם לקחו כסף?

אז רגע, וזה שהם תוקפים את האזרחים זה לא סרחו?

אמרת סרחו, כנס לפרוטוקול. אל תגיד לא אמרת.

אני מודיע לך שלא. אתה אמרת סרחו, אל תגיד לי שלא אמרת.

- - - עם כל הכבוד, אם היו עושים את זה - - - אלי,

אמרת סרחו.

לא אמרתי.

מדברים על שוטרים מסוימים, אותם שוטרים סרחו.

יש גבול לפופוליזם. אותם שוטרים סרחו. מה זה גבול לפופוליזם? אתה פותח את הדיון ומביא לנו את האבא? כן, אם הוא עשה ככה הוא סרח. לא, הוא לא סרח. אבל לא אמרתי את זה במקרה. הוא סרח. אם הוא תקף את האזרחים על מסכה הוא סרח. הוא סרח.

כן, השוטר כן. לא, הוא לא סרח.

תהיה פופוליסט. אתה פופוליסט. אתה פופוליסט. זה מה שאתה עושה.

תחזור על זה בבקשה מהפרוטוקול. אסף, תן לנו את הפרוטוקול. בבקשה, קארין, תסיימי. אבל אני אומר דבר אחד, את מדברת באופן כללי, מסתכלת אליי,

עם כל הכבוד. אני מסתכלת עליך כי המיקרופון בצד הזה. מאה אחוז, זה מצוין, אבל אני רוצה שתביני דבר אחד. אני לא סתם פותח ישיבה ואומר דברים, אני פתחתי ואמרתי: יש לנו אמון, אנחנו עובדים בצורה מאוד טובה, כל חבריי שנמצאים פה, יש לנו קו פתוח עם קציני המשטרה. לאנשי הקהילה יש קו פתוח. יש בעיה אחת, שזה לא משרשר למטה. אין מספיק אכיפה בתוך המשטרה. אין הרתעה בתוך המשטרה, על זה אני מדבר. יעקב, בסדר, עכשיו אני ברשות דיבור, נכון?

אני רק מנסה לעזור לך. אלוהים עדי שכשהייתה לי תלונה למשטרה אמרתי אותה. אני לא מפחדת מלבקר את המשטרה. מה כן אני מפחדת? מלהתנגח במוסד לאכיפת החוק היחיד שיש לי במדינה. אין לי אחר. אם משהו מקולקל אני אתקן אותו. אני לא אהרוס אותו. ואני לא מקבלת - - - זאת מטרת הדיון.

את גם תמכת בדיון הזה, מבחינתי זה בצורה הכי - - - נכון, אמרתי את זה. אפילו התייעצתי איתך קודם, כי היה צריך להיות דיון שלך היום. אז אולי תבהירי את זה, כי את לדעתי הולכת קצת למקומות שלא - - - יעקב,

אני לא הולכת לשום מקום. כי אף אחד לא דיבר על זה פה, אפילו הפסיקו לדבר הזה. אל תגיד לי שלא דיברו על זה. אני יושבת כאן עשר דקות לתוך הדיון, אני שומעת את הקולות שיוצאים, ואני אומרת, כן הייתה בעיה בהתייחסות לילדים, כן צריך להיות יותר מחודדים, כן כשמדובר באנשים עם צרכים מיוחדים נדרשת התייחסות מיוחדת,

מכאן ועד כל המהומת אלוהים, לא.

אסור שתהיה אכיפה מוגברת באזורים מסוימים, ואכיפה בררנית.

אתה רואה פה מהומה? יש פה דיון תרבותי.

מה יש לכם? איזו מהומה? מה קרה לכם? מה? אני נראה לך לא אינטליגנט מספיק כמוך? דברים שהם - - - כן, הוא הקשיב גם לדברים שלי, יוראי.

לא צריך עוד מורה. הקשבת לדברים של חברת הכנסת מהליכוד שמשתלחת במשטרה כאילו - - - כל אחד יגיד את הדברים שלו. היא לא השתלחה. אני לא משתלחת במשטרה.

אני רוצה שהמשטרה תעשה את העבודה שלה כמו שצריך, ושהיא לא תשתלח באזרחים.

אי-אפשר לפנות אחר כך אזרחים לתוך בתי חולים בשביל מסכה. מחזק אותה בכל מה שראינו לאחרונה.

אתה תקבל את רשות הדיבור שלך. קארין, בבקשה לסיים.

חשוב שהמשטרה לא תאכוף באזורים שמצביעים ליכוד. לא ייתכן שחברת כנסת - - - וגם לא חברים, ותאכוף רק בצפון תל אביב. לא, המשטרה צריכה לאכוף בכל מקום, אבל המשטרה צריכה לאכוף בצורה יפה ולא בצורה אלימה,

אני יכול לבקש, רבותיי. תגידו, למה תמיד בזמן הדיבור שלי כולם מתעוררים? אמרתי בתחילת דבריי, גם אם ייאמרו דברים קשים, אני רוצה לעשות דיון אפקטיבי. נשמע גם את היועץ המשפטי אחר כך לגבי מה שהיה בחקיקה, שלך יש חלק בזה, בשיקול הדעת.

שאת ביקשת להוסיף את זה ותמכנו בזה, ונאבקנו על זה שעות מול משרדי ממשלה שהסכימו להכניס את זה.

שכם אל שכם נאבקו בעניין הזה שעות מול משרדי הממשלה. אבל אפשר להבין שהציבור זועם. אפשר להבין את זה.

אנחנו פה שלהם פה. כשהם חוטפים מכות - - - אפשר להבין, את יכולה להתחבר לזה. אז תצביעו נגד האכיפה, אל תגבירו את הקנסות, גיבורים גדולים. מה יש לך נגד האכיפה? מה יש לך? - - - מה אתה מדבר שטויות? אתה חושב,

שההבדל בין 200 ל-500 הוא זה שיעשה את האכיפה פחות קשה? לא רק, לא רק. - - - תקרר את המזגן למה אנחנו בוערים פה, ועוד שנייה תהיה פה מדורה. קדימה, תקרר את המזגן. אז תדליק את המזגן אצלך ותירגע. קדימה. אלי, קדימה, אחורה, אני קובע בינתיים פה. תודה. אלי, אני מבקש ממך.

אתה תדבר. יעקב, בבקשה, אל תטיף מוסר. ותאמין לי שאתה יודע להתבטא. דיברת חצי שעה מותר לי גם שעה. זה הפריבילגיה של היושב-ראש. כשאנחנו מדברים אתה לא נותן לנו לדבר.

כשהקואליציה מדברת אתה מוחה כפיים. אתה תפסיק להפריע ואתה תקבל.

בבקשה, קארין.

את צודקת.

זה לא יאומן, כל פעם כשאני פותחת את הפה - - - נכון. קארין צודקת.

אני לא מקבלת את הדבר הזה מול ילדים, אני לא מקבלת אכיפה בררנית, אם קיימת, ואני לא מקבלת - - - למה את משתלחת במשטרה עכשיו?

כשאת אומרת אכיפה בררנית זה משתלח במשטרה.

מלכיאלי, למרות שאתה מנסה מאוד, אני לא אפול למלכודת שלך. אתה מנסה ממש.

עם מנוסה כמוך אני אפילו לא חושב לנסות.

אני מבקש במקום ליפול למלכודת לסיים. מלכיאלי יותר חכם מכולנו. סיכמנו שלא מדברים - - - שמעתי - - - , אהבתי. מהדיונים שהתקיימו כאן בוועדה בנושא של האכיפה שמעתי מה חושבים במטה, אני רק מבקשת ממשטרת ישראל להוריד את ההנחיות האלה למטה. זה הדבר המשמעותי בעיני, כי אני יודעת מה קו המחשבה, אני רוצה לראות אותו מיושם בשטח.

תודה, קארין. חבר הכנסת מלכיאלי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני אפתח קודם כול בקיצור במשנה באבות "אלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו". לנו יש חובה להתפלל שהמשטרה תהיה ותמשיך להיות חזקה. כשאחד מאיתנו יש לו פרצה בבית הוא קורא לשוטר, כשיש תאונה קוראים למשטרה. אנחנו יושבים כאן היום כי אנחנו פה של אלפי אנשים שבמובנה שלהם יש להם אמון במשטרה. החלק הגדול בציבור החרדי ברובו המוחלט יש לו אמון במשטרה. מה שקרה במגפת הקורונה בגל הראשון ובגל השני, אני מצפה מכם, לובשי המדים הכחולים, שאנחנו רואים בכם סמכות שלטונית, לבוא לוועדה, וכמו רבי יהודה הלוי לומר: מצאתם את חרפתי. לא להצטדק, לא להגיד אולי, לא לנסות למצוא הודעות דוברות שבסוף לא היה דוח. להגיד: חבר'ה, ח"כים, טעינו. אתם תצאו גדולים מהוועדה הזאת. רבותיי, אי-אפשר להסביר לי או לאף אדם שיושב כאן למה המשטרה בתל אביב מחלקת מסכות ובבית"ר, כשאני שלחתי סגן ראש עיר שלנו

לבית"ר, השוטר אמר לו: אני לא ממשרד הסעד.

אני הייתי בשבת לפני שבועיים ברמת גן, מאות אנשים בפארק הלאומי, אין שוטר שמסתובב,

במקומות החרדיים הם מתחבאים כאילו אנחנו עבריינים.

אתמול הראו בטלוויזיה סמויים. על מסכות? כן, שוטרים סמויים.

למה בכניסה לאשדוד ברובעים החרדיים מתחבאת ניידת, ברובעים הלא חרדיים אין ניידת. מי נותן את ההוראות האלה? שוטרים יקרים, אנחנו מאמינים בכם, אנחנו צריכים את העזרה שלכם. ההתגוששות בינינו לבינכם היא לא בריאה לאף אחד. לעמוד ולהשתלח בכם לא עושה לי טוב,

אין לי פריימריז לבנות את עצמי על זה. אבל אנחנו פה של אנשים שהשוטרים מתאכזרים כלפיהם. ילד בן 13 בדימונה, שאלי הביא לנו את הסיפור, שני רולות רעים שיושבים לו על הגב ומפרקים לו את הצורה. מה הוא עשה? מה אתם אוזקים אותו בצורה כזאת? ילדה חרדית שהמפגש שלה עם שוטר הוא זר, צועקים עליה, משפילים אותה, לא רק הסגנון. אני רוצה לסיים, אדוני היושב-ראש, העוזר של חבר הכנסת אבוטבול מסתובב בליל שבת עכשיו, אם הוא היה אומר לי את זה לבד, הייתי אומר שאולי הוא מדמיין, אבל אנשים סביבו מספרים לי את זה שוטר אכזר,

לוקח אגרוף מכניס לו לפנים, כי הוא בא להסביר לילדה: אל תבכי, זה יסתדר. רבותיי, אנחנו נמצאים פה קודם כול אין לי ספק שהחברה החרדית תדע להתמודד גם בזירה המשפטית מול הדבר הזה,

אבל אני דורש מכם, אני מפציר בכם, אתם האנשים שיושבים פה, תשמעו את הכאב, לא באנו לעשות עליכם סיבוב, אנחנו פה של אלפי אנשים. אימא בבית"ר מקבלת 2,000 שקל דוח כי ארבעת הילדים שלה בלי מסכות. איפה שיקול הדעת? קצת מחשבה. בתל אביב לא רואים את האכזריות הזאת. היד קלה על ההדק שלכם כשמדובר באדם חרדי, באימא חרדית. שוטרת מופרעת, ילדה בת 19, תופסת אישה בת 60 שיכולה להיות סבתא שלה, צועקת עליה ליד הנכדים, מבזה אותה, משפילה אותה. אז מה אם היא חרדית? קצת נימוס, קצת הנהגה, תן לו דוח בצורה מכובדת. למה להתאכזר אליהם?

אלו אנשים שאין להם פה, אנחנו הפיות שלהם. אנחנו כועסים, אנחנו באמת כועסים. אנחנו מבקשים מכם אנחנו לא כועסים עליכם ברמה האישית, אתם עושים את עבודתכם ואנחנו מחזקים את ידיכם פה אנחנו מפצירים בכם, תלכו לשוטרים בשטח, לנו אין מגע איתם, תגידו להם: אתם מאבדים את האמון בסוף בכם. המקום הענק הזה שנקרא משטרה היום אצלנו נתפס כמקום בעייתי,

תודה רבה. חבר הכנסת יוראי להב. קודם כול אני רוצה לשנות את האווירה של

מחברי הכנסת כאן ולהודות על העבודה המסורה של שוטרי משטרת ישראל שפועלים

אז מה אתה עכשיו מתחנף?

אוסנת. אוסנת, זה לא ראוי, בחיי לא ראוי.

יאיר לפיד סיפר כל כך הרבה כשעצרו את ההוא - - - ואמרו: תשתלח - - - חבר'ה, לא הפריעו לכם. מה אתם מפריעים לו עכשיו?

אני לא הפרעתי לחברי הכנסת לדבר.

אני מבקש שתשמור על זכותי להשמיע את דבריי. אני שומר עליה כמה שאני יכול. לא, הוא שומר רק על הזכות של הקואליציה.

אני רוצה להודות לשוטרי משטרת ישראל שפועלים בתנאים לא פשוטים, בסביבה מורכבת. מובן שיהיו חריגות, ואותם אנחנו צריכים לתחקר, אבל מתוך נקודת מוצא שזאת משטרת ישראל, זאת המשטרה של מדינת ישראל, שתפקידה לשמור על הסדר האזרחי בהתאם להנחיות הממשלה, שאגב, דורשת עוד ועוד ועוד אכיפה. אגב, לי מותר להפריע לך. אני מבקש רק דבר אחד, אל תיתנו לנו שיעור באזרחות. תשב פה בישיבות, תשמע איזה שיתוף פעולה יש לנו כל הזמן,

אני רוצה להגיד לאדוני שאני מנהל רישום, אתה לא נותן לחבר אופוזיציה לדבר 25 שניות בלי הפרעה. אלי, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. אתה תמיד יכול להוציא אותי.

אתה נותן לכל חבר אופוזיציה לדבר עד 25 שניות. אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. אל תביא אותי לזה.

אני חושב שבדיון שהתחיל בכך ששוטרים תוקפים אזרחים, אלו היו הדברים של חברת הכנסת מהליכוד, אי-אפשר שלא להתרשם שהביקורת היא לא רק לא עניינית, אלא נובעת - - - אבל אני גם שמעתי ביקורת גדולה על אותו סגן אלוף שעצרו אז בהפגנה. אבל,

אתה לא יכול לתת לי רשות דיבור - - - ביקורת קשה.

אני כיושב-ראש יכול. מה זה, שוטרים תוקפים את האזרחים. אני מבקש ממך שאתה - - - אתה מקבל עד הסוף לא מקובל עליי - - - אנחנו ניזונים רק מהסרטונים של המשטרה. אוסנת. לא מקובל עליי שחברת כנסת - - פתאום התקשורת סבבה? - - ממפלגת השלטון יושבת פה וטוענת ששוטרי ישראל תוקפים אזרחים.

אדוני היושב-ראש - - - לא,

אי-אפשר, אדוני - - - לא יכול לקרות? אל תראי את זה,

אנחנו חיים באיזו פלנטה? אנחנו לא רואים את

ששש, חברים, חברים.

יוראי, בחייך? חברת הכנסת - - - אלא אם כן - - - חברת הכנסת אוסנת הילה מארק - - - אוסנת,

וכמו שחברי הכנסת פה לצידי אמרו: דרוש שההנחיות יחודדו.

אני רוצה גם לגעת בעוד סוגיה שלי היא חשובה.

ואלו המקרים של ההתמודדות מול אנשים עם צרכים מיוחדים. אנחנו נחשפים גם - - - לא רק לך היא חשובה, יוראי, אני - - - אני מדבר על מה שחשוב בעיני. אני רק אומר לך שלכולם זה חשוב.

אבל אני מדבר - - - אני נותן לך לדבר עד תום, אל תפחד, לא אקח לך דקה מהזמן שלך.

בגלל שלא יכול להיות שאני מדבר על אוכלוסיית מיוחדות, והוא אומר: לי היא

אני אומר את דעתי. בבקשה. לדעתי, ההתמודדות עם מקרים שבהם השוטרים ניגשים לאנשים עם צרכים מיוחדים,

נחשפנו לזה בשבוע שעבר בדימונה כשילד בן 17, השוטר או איש האכיפה לא הבין את הסיטואציה שבה הוא נמצא, ולפיכך הפעיל אלימות לא סבירה כלפיו.

ואני רוצה לשאול אתכם, מהם ההכשרות וההדרכות שמועברות לשוטרי משטרת ישראל ביחס לזיהוי של אנשים עם צרכים מיוחדים ולהתמודדות מולם. שוחחתי עם אימא של ילד עם צרכים מיוחדים,

הוא אדם מבוגר, אבל היכולת שלו להבין את הסביבה מוגבלת, והוא לא מסוגל לשים מסכה כי היא מפריעה לו, לכן הוא הולך עם איזשהו מסך כזה. והיא טוענת שהיא חוששת שמא יגיע שוטר שיפעיל עליו אלימות או כוח לא סביר בגלל חוסר היכולת שלו להבין מי מולו ולהתמודד. ולפיכך, אני שואל מה ההכשרות שאתם נותנים? האם יש איזושהי העמקה בהכשרות האלו למול המצב שבו אנחנו נתונים?

והאם בחנתם איזשהם אמצעים כמו למשל צמיד, שחן עברון הבן של נאוה, ששוחחתי איתה,

"אני איש עם צרכים מיוחדים, אנא התקשרו לאימא שלי" ומס' הטלפון, כדי ששוטר יגיע ויזהה את אמצעי הזיהוי הזה, ויוכל להבין שמדובר באיש עם צרכים מיוחדים, ולהתנהל בהתאם. תודה רבה.

חבר הכנסת בוסו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, קודם כול אני מברך את היושב-ראש על הדיון,

לאחר ההפגנה שהייתה כאן בירושלים שנעצר תת-אלוף, תקפו, ישר התכנסה ועדה אחרת, אחת הוועדות האחרות, שזה מצד האופוזיציה, ותקפו שם גם כן את המשטרה,

אני רק רוצה להזכיר, מיקי חיימוביץ בקואליציה.

הייתה ועדה לביקורת המדינה.

אבל שם ממלא-מקום מפכ"ל המשטרה הוציא מהר התנצלות, אדוני היושב-ראש, ואמרו: נעשה בדק בית איך זה קרה. אולי לא הוא, אבל אמרו: נעשה בדק בית איך קרה המעצר. והחברים שרוצים לצייר את הדיון הזה כביכול נגד המשטרה, זה פשוט חסר משמעות ולא נכון. ואתם רואים את הדיונים שהתנהלו פה של היושב-ראש עם הגוף, אתם מכירים אותי גם כן כשעבדנו, אבל השאלה היא אחת, שלא יהיה עוד הפעם כמו שהוא אמר: סיבוב תקשורתי ולא יצאו מכאן דברים אופרטיביים. הרי יש בית ספר להכשרת שוטרים בשפרעם, והם עוברים סדנאות. יש שם גם מתקן שלם שמלמדים אותם איך להתנהג מול חיות וכו', אבל השאלה היא האם מלמדים אותם, כמו שאמרתם, הרי ברור לכם שהשוטרים בעצמם כשיראו את הסרטון עכשיו הם יתביישו ויגידו: אם תטשטש את הדמויות, הם יגידו: איך יכול להיות שאפשר להתנהג ככה לילדה ולאבד את האמון?

היושב-ראש נלחם כאן על העלאת הסכום מ-200 ל-500, וראש המל"ל וראש הממשלה וכולם קראו לו וביקשו ממנו והסבירו לו שיש עניין הרתעתי מאוד. אבל עניין הרתעתי, אף אחד לא קרא לו, משרד האוצר לא קרא לו ואמר לו: בנינו על אוצר המדינה כרגע להגדיל את הסכום בשביל להכניס את הכסף, אלא בשביל ההרתעה. איך נייצר הרתעה אם הילדה הזאת איבדה את האמון, כפי שהאבא דיבר, שנגרם נזק לילדה הזאת. אולי היושב-ראש לא מעודכן או שלא ראיתם, אבל היום יש לי הצעה לסדר שאמורה להיות במליאה דווקא נושא בעיות - - - . לא מזהים אותם, אבל זה לא רק הם, כי גם הילדה הקטנה הזאת בעלת צרכים,

בידיעה שלה כרגע היא תראה שוטר והיא תיבהל. ואני חושב שגם כן התנצלות זה לא העניין, אין עניין להתנצל. השאלה היא הארגון, האם הארגון עושה משהו לחלחל? כי ברור לכם שכשאתם תפגשו ילדה אתם לא תיגשו אליה ככה, אתם תיתנו לה לשתות מים, תגידו לה: ילדה, עכשיו חם, תשימי את המסכה אחרי שתשתי את הברד. אבל לשוטרים האלה אין הכשרה,

אי-אפשר לבוא עוד פעם לש"ג ולחפש אותו,

לא לימדו אותו איך להתנהג עם ילדים, וגם לא לימדו אותו איך להתנהג עם אוכלוסייה חרדית, כי בסך הכול הוא מגיע לשם, הוא נתקל בדברים. אני בעצמי גם כן, כמו שהיושב-ראש יודע, מגיע מהשלטון המקומי, הייתי אחראי על השיטור העירוני ועל הביטחון. אתה מגייס שוטר או אפילו פקח, חוץ מ-12 שנות לימוד, ולפעמים זה משהו קצת יותר אז צריך את העבר הצבאי או רובאי שבע או - - - , ואף אחד לא העביר אותם איזו סדנה לפני כן איך להתנהג עם אנשים,

עם ילדים, ואז אנחנו מגיעים לתמונות הקשות האלה. במקום להגיע אחר כך למח"ש ולבדיקות לפני שבוע שמענו שהילד הזה רוזנברג בעל הצרכים המיוחדים, השוטר ביקש לשנות את עילת סגירת התיק מחוסר ראיות לחוסר אשמה. הילד הזה עדיין עם פצע מדמם, זה משהו ששנים ייקח לתקן אותו, ואני אספר את הסיפור גם כן היום במליאה על ילדה שביום חמישי תקפו אותה כשהיא לא תיקפה כרטיס באוטובוס, אבל זה לא קשור למשטרה. לכן אני אומר שאי-אפשר להאשים את השוטרים האלה, אי-אפשר. ברגע שהם לא קיבלו את הכלים ואת ההכשרה המסוימת איך להתנהג עם אוכלוסייה כזאת או אחרת זה לא יעזור, ואז עוד פעם נגיע למח"ש. לא רוצים להגיע לא למח"ש ולא לכלום, אלא להגיע להבנה, ואז שלא נרגיש שיש כאן בעיה ארגונית שמשהו לא מחלחל למטה לשוטר שבסופו של דבר - - - סליחה שאני מפריע, ברשות אלי, אני מפריע לו, אבל הוא מהקואליציה, אז הוא מרשה לי. אני חושב שכן תפקיד של מח"ש לבדוק דברים כאלה. לא בשביל שהשוטר - - - ברור שצריך לבדוק. אין לי עניין נקמה בשוטר, אבל אם אחרים לא יבינו שממצים את הדין עם מי שטעה ושגה - - - ברור. הרתעה זה לא רק מול תושבים,

אבל אני אומר לנסות לקיים את הדיון כרגע בשביל שלא נגיע לעוד בעיות מח"ש, אלא לנסות לתקן את הבעיה מהשורש. תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, על הדיון החשוב הזה. אני בטוח שהדיון שאתה עושה הוא לאו דווקא על הציבור החרדי, כמו שכולם מנסים לייצר.

היית ראש עיר, והיה לך שיתוף פעולה יפה עם המשטרה, ולא פעם אמרת את זה.

משטרת ישראל, קודם כול אנחנו באמת מודים על העבודה שאתם עושים. אתם עובדים מסביב לשעון, אנחנו לא ממעיטים בכהו זה מהדבר הזה. אבל יחד עם זאת, לא יכול להיות שכל פעם אחרי אירוע עד שיוצאת תגובה, התגובה יוצאת שהיא נטו מגבה את המשטרה. התפקיד שלכם לגבות את המשטרה, את השוטר, זה נכון, אבל אל תשכחו שאחרי השוטר הזה הוא תפס אזרח, ולאו דווקא בקורונה. הזכיר לך חברי את ינקי רוזנברג, אני הגשתי אז תלונה במח"ש. מח"ש זה מחלקה לחיפוי שוטרים. יושבים שם שלושה ניצבים ומחפים על החברים שלהם השוטרים. מח"ש זאת מחלקה לחיפוי שוטרים, כן. לפני שבועיים בוועדת הפנים נשאלה השאלה אם היו שם שוטרים, אם יש ניצבים שם. אמר שר המשפטים, ממשרד המשפטים אמרו שכן.

ואנחנו רואים את ינקי רוזנברג, את אותו אחד שהיכו אותו עד זוב דם והמשטרה עדיין לא מצאה לנכון להתנצל. על הילדה הזאת אומר האבא שהמשטרה אפילו טלפון לא מרימים אליו. שבוע שעבר עומרי פרץ בדימונה בגיל 16, שהשוטר שכן שלו, הוא מכיר אותו שהוא ילד מיוחד. ואלו רק המקרים שהצלחנו לקבל. אוסנת, האמיני לי, הוא יודע להתבטאות יפה לבד.

הלך הביתה. בדרך הביתה תפסו אותו בסיבוב השני עוד פעם והיכו אותו, השפילו אותו על הרצפה,

אם היו תופסים אותו ואומרים לו: לך הביתה, מה היה קורה? אני גר בשכונה חרדית באשדוד, אמר חברי מלכיאלי, זה נכון, המשטרה עומדת שם מכבה את האורות הכול, ומחכה לרגע לקפוץ על הטרף. מה יקרה אם תסבירו קצת פנים? הרי גם התגובה שלכם, של הדוברות על אותה ילדה התפתלה והתפתלה והכול,

היום אמר לי חן לא יודע בדיוק אם הוא ניצב,

ללא יודע בדיוק מהו אבל הוא אמר שהמשטרה כנראה שבמקום הזה טעתה. ניסו להגיד לו: מה, כי הרי בתגובה שלכם שיש גורמים פופוליסטים שרוצים להכתים את המשטרה. מי אלו הגורמים האלו? תספרו לנו עליהם. אין שום גורם שרוצה להכפיש את המשטרה.

אנחנו רוצים ללכת בטוחים, אנחנו רוצים להאמין בכם. אנחנו יודעים את העבודה שלכם, אבל תכירו אותנו האזרחים, זה לא משנה אם אנחנו ציבור חרדי, זה לא משנה אם אנחנו ציבור עם מוגבלויות, זה לא משנה אם אנחנו אתיופים. מסכן אותו חרדי שהוא אתיופי עם מוגבלויות מה יקרה לו.

מה היה קורה לו? אם אתיופי אחד נרצח כבר בהפגנה, מה היה קורה לאותו חרדי אתיופי? גם היה נשרף אחרי שהוא נרצח. תפקחו את העיניים, שהלב - - - תודה רבה. אני מבין אתכם,

אבל אני רק אומר לכם לסיום, יש לי איזה רעיון אולי תיקחו אותו. היום צריך 5% אנשים עם מוגבלויות בכל הנציבות, המשטרה לא כפופה לזה. הנציבות לא יכולה לפקח על זה. הייתי שמח לשמוע עד כמה אצלכם נמצאים אנשים עם מוגבלויות, אנשים חרדים, בתוך המערכת, עולים מאתיופיה, כל אלה שנמצאים בחוק. כמה אחוזים מהם באמת עומדים באחוזים של החלטת הממשלה, ורק ככה נוכל להגיע שתבינו בנוסף להסברה.

תודה רבה. ואני מוסיף ואומר שלא רק הנושא של כמה שוטרים יש כאלה או אחרים, בגלל שגם אם יהיו לך 5% שוטרים זה יכול לעזור, אבל זה לא יעשה את השינוי. השינוי צריך להיות בזה ואני יודע שבמשטרה קיים דבר כזה שנקרא מינהלת משטרה של המשרד לביטחון פנים או של המשטרה, מינהלת לערבים, מינהלת לאוכלוסיית עולי אתיופיה. אני דורש ומבקש,

אני לא יכול להחליט את זה, כי אין לנו סמכות להחליט את זה,

וזה יהיה חלק מההחלטות של הסיכום, גם הדברים שאמרת, חבר הכנסת אזולאי, לגבי הטמעה של אנשים

שיבינו אותם, שיהיו איתם באינטראקציה. כי זה תורם למערכת, אבל גם להקים מינהלת כזו שהתפקיד שלה יהיה לכבות את השרפות האלה ולמנוע אותן. אם יעשו סדנאות לשוטרים, אם יכנסו איתם לדברים הללו ותכף נשמע מכם את כל הסקירה, ואני יודע שיש לכם מה לומר בעניין הזה, ועוד נשמע אתכם בקשב רב אבל אני אומר שזה צריך להיות משהו בפיקוד, לא רק בתוך המשטרה, אלא גם משהו בפיקוד כדוגמה, כמו שיש היום מחלקה כזאת לאוכלוסייה הערבית, שהיא גם אוכלוסייה שונה,

אדוני היושב-ראש, רק בקצרה. מה שאמרת זה נכון, אבל אתה יודע איפה הבעיה,

אתה בטח מכיר את הסיפור עם מנחם קולדצקי ממודיעין עילית, שאישתו רק יצאה לשים את מסכה, הילד בוכה באוטו, יוצאת אל הילד להרגיע אותו, נותנים לה דוח. אין הבנה.

זה פשוט מטמטם אותנו שאין הבנה,

וזה לאו דווקא נגד הציבור, זה כאילו שהם באים ועושים אותם ככה. כן, יש סרח עודף במשטרה, אין מה לעשות. חברת הכסת מיכל וונש. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, ותודה על דיון בנושא חשוב כל כך. אדוני היושב-ראש, התייחסת לשלושת הדברים שאנחנו עושים פה בחדר בדרך כלל בדיונים ארוכים, ושמים את הדעת הרבה מאוד זמן לפרטים כשאנחנו מנסים להעביר את נושאי הסבירות, המידתיות והחמלה בצורה של חוק יבש. ואדוני היושב-ראש, אני רק רוצה אולי בסדר שנתת מה המטרה של כל הנושא שאנחנו מדברים עליו, והייתי שמה את ההסברתי, ואחר כך את ההרתעתי, ורק בסוף את האכיפתי. כך אני לפחות רואה את זה. אנחנו מדברים על זה כל הזמן. הכרח באמון הציבור - - - ברור שכיוונתי לדעת חברת הכנסת. ההסברתי, הדיונים פה, פשוט, חבר הכנסת שלמה קרעי, עוסקים כל הזמן בהכרח לשמר את אמון הציבור באירוע מתגלגל, מתמשך, אירוע חירומי. וברור לנו שאתם השותפים בביצוע החוק שאנחנו יושבים פה שעות ומתפלפלים על הדיוק במילה כדי לנסות להעביר לכם את ההכרח בחמלה, את ההכרח בשימור של אמון הציבור, כדי שנוכל לבוא ולבקש ממנו לקחת אחריות אישית, כדי שנוכל לצלוח את האירוע הזה שהוא באמת חירומי באופיו, אבל מתגלגל,

בניגוד למה שאנחנו רגילים זבנג וגמרנו, הדבר הזה מאתגר אותנו והוא פה להישאר, וללא אמון הציבור לא נצלח את הדבר הזה. אתם המוציאים לפועל של מה שאנחנו עוסקים פה שעות. יעידו כל חברי הוועדה והיועצים המשפטיים, ונותנים את הדעת על בחירת מילה כזאת או אחרת כדי לנסות לשקף את הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו. ביחד איתם, ביחד עם נציגות שלה. כמובן, כמובן. בסוף בסוף אבל זה תמיד תמיד תהיה השותפות של השוטר בשטח,

שמצליח לתת את הפרשנות הנכונה לחמלה שאנחנו מנסים להנגיש לציבור. וההכרח הזה, ההנגשה למידע והשקיפות כלפי האזרח, וגם לפעמים לנראות יש חשיבות הרבה יותר גדולה.

בצד והנראות היא ענקית. ואם אין עקביות בהחלת הוראות החוק כפי שאנחנו בעצם מנסחים אותן פה, ובאכיפה שלהן בשטח, אפילו אם יש נראות לחוסר עקביות כי לאחד יש עשרה ילדים ולאחד יש ילד אחד, אז הדוח של זה הוא 500 שקל והדוח של זה הוא 500 כפול עשר, הנראות של הדבר הזה מחייבת אקסטרה שימת לב והבנה של מטרת החוק, ומה עומד מאחורי הבחירה במילים.

אני כל הזמן אומרת את זה, יש לנו משבר בפנינו, אבל הוא גם הזדמנות. זאת הזדמנות גדולה מאוד באופן כללי לשקם, לשמר את אמון הציבור, לשים את הזרקור מתוך האירוע המתמשך הזה על הדברים שבהם במשטרה הרבה פעמים אירוע אחד מקעקע את ההצלחות של 10,000 אירועים מוצלחים ומדהימים שאף אחד לא רואה אותם, אף אחד לא מדווח עליהם. אז ההזדמנות הזאת היא באמת לפתחם של כולנו, ופה אנחנו השותפים שלכם גם בניסיון להעביר את זה בצורה הנכונה ביותר,

זקוקים לכם לבצע את הדברים האלה בשום שכל. תודה.

אני מקדם בברכה את חבר הכנסת החדש ישן, חבר הכנסת אריאל קלנר, שהוא גם חלק מהוועדה, מחברי הוועדה.

חדש ותיק.

ישן לא טוב, אתה צודק. ברוכים הבאים, אתן לך זכות דיבור אחר כך בהמשך במעלה הדרך. חבר הכנסת שלמה קרעי, בבקשה. אבידר, אתה לא האחרון, לקחו לך את הבכורה.

תודה, אדוני היושב-ראש, קודם כול אני מצטרף לרוב הדברים שאמרנו חבריי קודם. אני, בשונה מחברת הכנסת אלהרר, לא חושב שמדובר כאן שיצאה תקלה. אני חושב שזה יותר שוגג שקרוב למזיד. זאת מדיניות שקטה כזאת, שכשמדובר באוכלוסייה שאין לה פה, שאם אין סרטון שמראה את הדברים בצורה מאוד מאוד ברורה, אין לאותה אוכלוסייה פה לבוא ולומר עשו לנו ככה, פגעו בנו ככה, בין אם מדובר בחרדים, בין אם מדובר באתיופים, בערבים, באוכלוסיות מיוחדות, הכול יהיה בסדר.

הם קמים בבוקר ואומרים: רגע, למי נהרוס את החיים היום? חברת הכנסת אלהרר, לא הפרעתי לך,

לי לסיים את דבריי, בבקשה. לא, זה לא רגע. לא, אבל יש תחושות לא טובות של אנשים. די, נו, רציני? לא זה, אבל תחושות לא טובות.

תבואי לסיור ותראי.

אני אומרת שנפלו טעויות, צריך לתקן אותן.

עכשיו מדבר שלמה קרעי. יש סרטונים שמסתובבים בכל רחבי הרשת כשמדובר בהפגנה ליד הבית של ראש הממשלה, וניידת שעומדת בצד, ועשרות מפגינים בלי מסכות, צוחקים, מתחבקים, שותים בירה, הכול בסדר, השוטר לא יוצא ונותן דוח. כי שם יודעים שברגע שיעשו משהו

קארין.

זה לא נכון? אנשים מתגודדים מחוץ לבלפור, אנשים בלי מסכות. אוי,

בצורה כזאת,

גם שם זה משהו אנחנו לא ועדת חקירה כאן אבל גם שם היו טענות לכאן ולכאן כאילו מדובר באכיפה מוגזמת כשמדובר בציבור הזה במאה שערים.

רגע, סליחה, אדוני. אני חושב שאין מזרזין אלא למזורזים. אני חושב שהמשטרה נמצאת כאן והמטרה שלה כמונו היא להשיב את אמון הציבור, שהאנשים ישמחו לראות שוטרים בשכונה שלהם ששומרים עליהם. המטרה של המשטרה היא לשמור על הסדר, לשמור על האזרחים מפני מפירי החוק ולא להוות גורם מאיים.

החשיבות של הדיון הזה, אדוני היושב-ראש, היא שבמשטרה ידעו גם בנוסף שאנחנו כאן עם האצבע על הדופק.

אנחנו כאן עוקבים אחרי הדברים האלה. ואני רוצה רק לסיים, שאם יש צורך בהחלטה כזאת שרק שוטרי סיור מסוימים, רק שוטרי סיור למשל, יוכלו לתת דוחות, אנשים שידעו איך לפנות לילדים. בכלל לתת דוח לילד מתחת לגיל 18 צריך שיהיו רק אנשים מסוימים, שוטרים שיוסמכו לכך. לא כל שוטר שעומד מול עבריינים יבוא וייתן גם דוח לילדים קטנים.

נשמע אחר כך מהמשטרה גם את פעולות ההסמכה. אגב, המשטרה גם קיבלה על עצמה, כמו שאמרתי מקודם, במסגרת אותה חקיקה שהייתה, שהם גם יהיו אחראים על הפקחים העירוניים שמצטרפים כרגע לעניין הזה. אני לא יודע מי צריך להיות אחראי על מי, יכול להיות שדווקא להפך.

האחריות שלהם היא להבהיר מה הסמכויות ומה הדברים. ואני עוד פעם אומר, אני עושה הבדלה בין האנשים שעברו קרוב למזיד, אני מסכים איתך בהגדרה הזאת, לבין המדיניות. אבל מדיניות לבד לא יכולה להיות, היא חייבת להיות אכיפתית בתוך המשטרה. ותכף נשמע את הדברים, נגיע לזה. אני עושה סבב של כל הגורמים, ובסוף אתן לכם את הזמן שלכם, של המשטרה, לשמוע אתכם בקשב רב. ואני כרגע מדלג לאלי אבידר, ולו מסיבה אחת, שאתם הגעתם יותר מאוחר ממנו. השאר היינו קודם. אלי אבידר, בבקשה. לאחר מכן חברת הכנסת עינב קאבלה; לאחר מכן חבר הכנסת ברוכי, ואחרון חביב חבר הכנסת אריאל קלנר. בבקשה, אלי. תודה רבה, אדוני.

חשבתי שאני מברך על הדיון הזה, אבל אני מצטער עליו צער רב, ואני אגיד לך למה.

אני אומר לך למה. כיוון שאני אפילו מתבייש היום, ואני רוצה לבקש סליחה מאנשי המשטרה שנמצאים פה. די, אל תהיה פופוליסט.

והדבר הוא מאוד מאוד פשוט. אם הוא לא יהיה, אז מה עוד? צריך קצת.

20%, 30%. טוב, ליברמן רואה את זה, נו. תעמוד במילה שלך פעם, ותדאג שלא יפריעו לי.

בן אדם צריך שתהיה לו מילה. מאה אחוז, הנה, שמתי את המיקרופון רחוק. כי מילה זו מילה. מילה זו מילה.

כי מילה זו מילה.

אני אגן בחירוף נפש על זכות הדיבור של אלי. אתה תגן בחירוף נפש. א'. אני רוצה לבקש סליחה מאנשי המשטרה שנמצאים פה, אבל בעיקר מאנשי המשטרה - - - מהילדה אתה גם מבקש סליחה? שלמה, הוא לא הפריע לך. אני רוצה להגיד לאנשי הקואליציה פעם אחת, עוד מישהו מפריע לי, אחרי זה אל תתחילו לבכות שאני מפריע לכם,

כיבדתי אתכם, בואו נמשיך.

אני רוצה לבקש סליחה מאנשי המשטרה, ולא מאלה שיושבים פה, אלא מאלה שמרגישים מותקפים. לי הייתה ביקורת על המשטרה כמה פעמים בחודשים האחרונים, אבל לעשות את מה שעושים עכשיו זה לא הגיוני. על מי אתם מלינים? תלינו על עצמכם. הרי כשרצו להעלות פה את החוק ל-500 שקלים אמרנו אל תעלו, אמרנו אל תגבירו את האכיפה. מה זה רלוונטי לאלימות? אל תפריעי לי.

אל תפריעי לי.

מה זה רלוונטי?

בואי תלמדי לכבד דיון. נראה אותך בוועדה - - - מה זה רלוונטי לאלימות? נראה אותך בוועדה לבחירת שופטים שתפריעי להם שם, יוציאו אותך מהדיון בשנייה. ועכשיו בוא נמשיך. אתם תלינו על עצמכם. אנחנו אמרנו לכם שמי שיסבול זה אנשי מי יסבול? העדה החרדית - - - למה? אנשי עיירות הפיתוח.

הדבר המרכזי הוא - - - אבל למה אתה חושב שהם יסבלו? אתם עכשיו מה תעשו? אתה מדבר סרה במשטרה, זה לא יפה. אדוני יושב-הראש שלא שולט בדיון, יעקב, בבקשה, תן לדבר פה.

אני מציע להזמין מחר גם את נציגי השב"כ, בוא נכעס עליהם למה הם שולחים סתם לעשרות אלפי אנשים שלא היו במקום.

אני בעד, אני בעד, מה הבעיה? אתם עושים אכיפה בררנית בתוך החוקים המטורפים שאתם מביאים, ואתם מצביעים בעד, ואחרי זה אתם באים להתלונן. מה אתם רוצים מהם? מה אתם רוצים מהם? מה, בגלל ה-500 זה נהיה אלים יותר?

בגלל עצם העובדה של להכניס את העם לחרדה ולשלוח את המשטרה בכל סט של חוקים. עכשיו מה תעשו עם השב"כ? השב"כ הכניסו עד עכשיו 50,000 אנשים לבידוד. אני לא מאמינה שאתה אומר את זה. הכניסו 50,000 אנשים לבידוד, חלק גדול לא מדויק. למה לא תביאו אותם פה למשפט שדה? אנחנו אמרנו לכם אל תעשו את זה.

אמרנו שזה לא מדויק. עכשיו מה תעשו? תביאו אותם לדיון ותנזפו בהם? אני רוצה להגיד לכם משהו,

למה - - - תתחילו להיות עם עמוד שדרה, וכשבנימין נתניהו ומאיר בן שבת המתכלל מביאים חוק להעלות קנס ולהגביר את האכיפה ולשגע את האוכלוסייה תצביעו נגד.

אבל, רגע, אלי, בין 200 ל-500 מה זה קשור? תצביעו נגד, אנחנו נתמוך בכם. תצביעו נגד. מה זה קשור? אבל מה זה קשור? - - - אתה רוצה - - - אל תפריע לי עכשיו.

ואתם עומדים בלחץ של הציבור שלכם בעדה החרדית, אז תצביעו נגד, תהיו גברים. אלי, בין 200 ל-500, 500 מעלה את היקף האלימות? ואני אומר לש"ס, כי אצלכם אין נשים, תהיו גברים.

למה אתה חושב שרק החרדים יסבלו מזה? אתה גם מודה שיש אכיפה? תהיו גברים, תצביעו נגד. אבל אל תבואו לבלבל פה את המוח ולתקוף אנשים טובים.

וכן, אדוני, הגיע הזמן שתתנצל על המילה "סרחו". שוטרים לא סרחו,

הם לא לקחו שוחד, הם לא גנבו, הם נתנו.

הם אולי עברו על תקנה. אדוני יעבור - - - בדוק במושג ותתנצל. חשוב שתעשה את זה. אז אני רוצה שתבדוק את ההתבטאויות שלך. תבדוק "סרחו", בבקשה, אדוני. אתה לא תפריע לי. אני אומר לך תבדוק.

אמרת שלא. תבדוק. תתנצל בפניהם. סיימת לדבר.

עכשיו סיימת לדבר.

חבר הכנסת אליהו ברוכי, בבקשה. אני גם לא אענה לך על דברים שאתה שואל. מצוין.

אבל היה ראוי שאם אמרת מילה, לחזור בה. היה מן הראוי שלא תדבר בלי רשות.

אדם גדול יודע להגיד טעיתי.

לא קרה כלום. תבדוק את ההתבטאויות שלך נגד הפקידים ונגד אנשי מקצוע. אבל אני אומר לך "סרחו", אמרת לי לא אמרתי. יש לך פה, תבדוק את הפרוטוקול. אל תהיה דמגוג, וגם דבר שקר, כי זה לא היה. אתה תבדוק את זה.

אני אקח אותך לוועדת אתיקה, אמרת לי שקרן עכשיו. מה שאמרתי עכשיו זה "דבר שקר". אני אקח אותך לוועדת אתיקה שעדיין לא הצלחתם להקים.

אתה יכול להזמין אותי, במקרה הטוב.

אלי, למה? מיכאלי, עזוב.

יש לי תואר - - - "סרח" אמרת, תתנצל, מה קרה? לא קרה כלום.

הוא צריך עכשיו את הזה שלו, בסדר.

ליברמן התקשר ביקש שאני אעשה בלגן. אצלנו זה עובד לפי הוראות. לא, דווקא עכשיו הוא לא ביקש ממך. חבר הכנסת אליהו ברוכי, ולא להפריע לו, זו הופעה ראשונה כאן אצלנו בוועדה.

כבוד היושב-ראש, אני גם מודה על הדיון, אבל אני מתבייש בדיון הזה. אלי, אני רוצה לומר לך דבר אחד, אני עשרה ימים במשכן, משהו כזה, עד לרגע זה כל הדיון על הנושא הזה היה חזית אחידה כשכל חברי סיעות הבית הבינו שהמשטרה שגתה,

סרחה אני לא רוצה להגיד, לא יודע מה המונחים בהגדרות שלך. אני אגיד לך.

אבל ברור שיש פה אכיפה בררנית, ברור שכל המקרים הקשים יוצאים רק מהאזורים החרדיים. זאת עובדה.

אל תלין עלינו שאנחנו מעבירים חוקים כשאנחנו צריכים לדעת שהמשטרה תיקח את הקושי שלהם ואת העול שלהם רק לאזורים החרדיים,

זאת לא הכוונה בחוק במדינת ישראל. אבל אמרנו לכם לפני זה, אליהו. לא, ממש לא. אמרנו לכם לפני זה. כל סיעות הבית הציגו פה חזית אחידה על השגגה שיצאה מהמשטרה.

אתה פה לוקח את זה למחוזות אחרים.

ואנחנו מצפים מהמשטרה שתתנצל ותעניש את השוטרים.

לא בשביל נקמה, ממש לא. בשביל להחזיר את האמון, בשביל ההרתעה. ממש לא בשביל נקמה. אתה משום מה מנסה לקחת את זה למקומות מאוד לא נעימים.

לגמרי. עד שבאתי לפה, אני אומר לך, עד שבאתי לפה החזית הייתה אחידה עם כל סיעות הבית. החלטתם עכשיו לעשות אכיפה בתוך המשטרה. לא, לא, אלי. אלי מושך את זה לכיוונים לא נכונים, מאוד לא נכונים.

אף אחד לא קונה את זה. אתה התחלת את הדיון ברגע שהבאת אבא.

הבאת אבא של ילדה כדי - - - את הדיון על התחלה בהתחלה?

הרב ברוכי, תסיים. אני רוצה עוד שלב אחד. גם חבר הכנסת מלכיאלי עמד במליאה, הציג עבודה שעשו אנשי תקשורת. כל הכתבות בתקשורת,

הציג רשימה של כתבות עם חזית, כל פעם התמונה שמוצגת היא תמונה של חרדים. לא התנגדנו. אבל אתה פה מושך את הדיון עכשיו למקום שזה כאילו - - - אתם עשיתם את זה. תשמע, כשמביאים חוק במדינה אף אחד לא מצפה מאנשי המשטרה שייקחו את זה רק לאזורים חרדיים, ממש לא. אבל שים לב שכל ההתקפות, כל המקרים הקשים יוצאים מאזורים חרדיים. ממש לא.

זה מה שמצטלם היום.

סיימתי, כן. תודה רבה. חבר הכנסת קלנר, בבקשה. שלום, תודה, אדוני היושב-ראש. קודם כול אני מצטרף לחבריי, למרביתם, אני חושב שזה צריך להיות באמת דבר שכולם צריכים להסכים עליו, שלא יכול להיות ששוטרים יבואו ויתנפלו על ילדה בצורה כזאת.

אין בזה שום היגיון, שום היגיון שבעולם. והטענה פה, הטענה שגם אני חש אותה, יש פה איזושהי לגיטימיות כביכול,

זה לא כתוב,

אבל יש איזשהו פרופיילינג, החרדים הם קבוצה שמפרה הוראות, הם לא שומרים על התקנות, ולכן צריכים לאכוף נגדם בכל העוצמה. זה נכון, אמר את זה חבר הכנסת קרעי לפניי, אין להם את המגפון החזק. יש קבוצות שיש להן מגפון חזק, שם אתה עושה טעות קטנה, שעתיים זה יהיה בחדשות, ושבועיים ידברו על זה, ו-1,001 גורמים מאוד מאוד חזקים שיש להם את אותם מגפונים,

יבוא וידברו בלי הפסקה על הדברים האלה. אז גם אני רוצה קודם כול להוריד את הלהבות. אני לא בעד לעשות דה-לגיטימציה למשטרה. למשטרה יש תפקיד חשוב ביותר בתקופה הזאת, אבל עם זאת, היא לא יכולה לבוא ולהתנהל בצורה של פרופיילינג, היא צריכה לבדוק את עצמה טוב טוב. לא יכול להיות, וזו התחושה שלי, דרך אגב, התחושה הזאת מתחילה ממה שקורה בעיתונות, ממה שקורה באיזושהי אווירה ציבורית כזאת שנוצרת, שיש ציבור שמולו אפשר לבוא ולהיכנס בו.

כי הוא עבריין מועד. התפקיד שלכם הוא להוריד את הדבר הזה למטה. זה לא יכול להימשך ככה. אנחנו צריכים שהילדים פה יגדלו עם אמון במשטרה.

אנחנו צריכים שהאזרחים פה יגלו אמון במשטרה. לא יכול להיות שהאזרחים ירגישו שהמשטרה היא האויב שלהם. ובכל הנושא הזה של סמויים, בוודאי שלא צריכים להיות, בטח לא במקרה כזה של אכיפה כשאנחנו רוצים בסך הכול לסייע לאזרחים לשמור על התקנות. לא מדובר פה בעבריינים. תודה רבה.

אני רוצה רק לומר בהמשך לדברים האלה, ושוב לספר טיפה אחורה, וחברכם גם בדימוס וגם של היום יודעים. כשהייתי ראש עיריית בני ברק תמיד הייתה מסורת כזאת, רוב ראשי עיריית בני ברק תמיד התגאו שבבני ברק אין תחנת משטרה, כי באמת אחוזי הפשיעה היו הרבה יותר נמוכים מכל מקום אחר,

והתגאו בזה. ואני באתי, ראש עיר שגם קצת מכיר את המערכת, ואמרתי: אני כן רוצה תחנת משטרה בבני ברק. והקמנו נקודת משטרה בבני ברק, ושיתוף הפעולה עם המשטרה בבני ברק היה מצוין. היה מצוין ועלה על פסים מאוד טובים של הידברות, של הבנה. הקמתי את השיטור העירוני בבני ברק ביחד עם המפקחים שלנו עם המשטרה. אז שאף אחד לא ייקח אותי למקומות שאני לא שם. אני לא שם. מעשיי יוכיחו, לא דיבוריי בפייסבוק. מעשיי יוכיחו. רק אני אומר דבר אחד, ואמר את זה קלנר ואמרו את זה גם אחרים, וראיתם איך החברים מדברים על זה, ובטוח שאם היה פה מישהו מיוצאי אתיופיה הוא היה אומר את זה אותו דבר. אנחנו כן רוצים שהאמון לא ייסדק, כי אמון הוא בסוף גם היכולת שלכם לאכוף, כי זה חלק מהחינוך. ולכן אתם צריכים לשים אתה יודע, כמו שעושים מבצע במקום שרוצים שבוע ניקיון, שבוע הסברה לא רק לחרדים, לכולם בנושא המסכות, איך השוטר הופך את עצמו למסבירן, לאכוף בסוף כמו שאמרו. מסבירן, מרתיען, הרתעה כמו שאנחנו עושים.

גם בבטיחות בדרכים, הייתי יושב-ראש הוועדה בקדנציה הקודמת, היה שיתוף פעולה מקסים עם דורון ידיד שהוא היום מפקד המחוז. החשיבות הייתה בנוכחות בשטח. הנוכחות בשטח חשובה, היא חלק מהעניין, אבל אם הנוכחות הופכת לסיפורי זוועות כאלה זה יכול לסדוק את האמון. אנחנו נשמע עוד שלושה גורמים, ולאחר מכן המשטרה מקבלת את כל הזמן הנדרש לה. עורכת הדין ורד וינמן מנכ"לית המועצה לשלום הילד, תודה שהגעת.

תודה, אדוני יושב-הראש. אני רוצה, ברשותכם, לדבר על ילדים ורק על ילדים. זה לא מקרה בודד, המקרה שאיתו פתחת, אדוני היושב-ראש, את הדיון. יש פה צבר של מקרים, לפחות על שניים מהם הוצאנו מכתבים למשטרת ישראל, וזה צבר אירועים שמי שעומד במרכז שלהם הם ילדים. אסור להתעלם מזה שלא מדובר פה בעניין נקודתי. ומה שצריכה להיות כאן זאת התוויית דרך. התוויית דרך שמתחילה מלמעלה ויורדת עד לאחרון השוטרים. גם אנחנו היינו בדיון, נציגה שלנו, עורכת הדין לירון אשל הייתה בדיון - - נכון. - - ועמדה על כך שכשעסקינן בקטינים צריך להתייחס באופן אחר. המשטרה יודעת את זה, אנחנו יודעים לעבוד עם מחלקת נוער של המשטרה, אלא שמי שמסתובב ברחובות האלה אלה לא שוטרים שעוברים הכשרה מיוחדת לעבודה עם נוער.

וזאת גם לא עבודה רגילה של המשטרה, היא שונה. ויש ציפייה מהמשטרה כן מבלי לצאת כנגד המשטרה כגוף אבל יש ציפייה מהמשטרה לבוא ולומר: טעינו, ולומר: נפיק לקחים. זה לא המסר שעובר, לא בתגובות בתקשורת, לא באחת התשובות שקיבלנו, שאני מרשה לעצמי לומר שהיא הייתה תשובה מביכה לתלונות ולטענות שלנו. ואנחנו גוף שיודעים להעריך את עבודת המשטרה, ולא רוצים שהילדים יפחדו מהמשטרה. גם המשטרה לא רוצה שילדים יפחדו ממנה, לא ילדים ולא בני נוער. רוצים שיהיה גם כחברה, ובטח עבור ילדים, שיהיה אמון במשטרה. תגובות שמתגוננות, תגובות שמתחילות להתווכח על זווית צילום, תגובות שמדברות על "רואים רק חלק מהתמונה", הן תגובות שלא מעודדות אמון לא של הציבור בכלל ולא של ילדים ונוער. אז צריך לדעת לומר: טעינו, נפיק לקחים, נלמד ונראה איך אנחנו משפרים את ההתנהלות שלנו מול ילדים. עכשיו אני רוצה להיות קונקרטית כי אמר היושב-ראש שהדיון הזה אמור להיות קונקרטי, ובצדק. מה שהמשטרה צריכה לעשות מעבר להפקת לקחים וכן העברת מסר, צריכות לצאת הנחיות מאוד ברורות. אני מודה שהתלבטתי קצת על ההנחיות, כי כשרואים את הסרטון על אותה ילדה צעירה, אתה שואל את עצמך: צריך הנחיות בשביל זה? זה לא רק שכל ישר? רק היגיון בריא שאומר: לא ככה מתנהגים.

אבל יכול להיות שכן, אז צריך הנחיות מאוד ברורות, וצריך שהדברים יהיו ברורים, ושהמשטרה תבין שיש לה פה לפני הכול ואני יודעת שאמרת את זה,

אני מסכימה עם זה ואני רוצה להחזיק להחרות אחריך למשטרה יש כאן תפקיד קריטי של הסברה, זה התפקיד הגדול. הם באים במגע יומיומי עם הציבור, גם עם ציבור הקטינים שמסתובב מטבע הדברים ברחוב, יש לו תפקיד הסברתי.

להסתובב עם תרמיל עם מסכות,

לתת למי שאין לו מסכה. זה התפקיד. המשטרה תשיג ככה גם את המטרה של שמירה על הבריאות, שהיא חשובה, וגם תשפר את אמון הציבור, שהוא חשוב לציבור בכלל, ולילדים. וזה צריך להיות התפקיד לקחת אחריות, הנחיות, הסברה, וכן לסייע, לתת יד מושטת. תודה רבה. ובהזדמנות זאת גם אני מודה לכם על שיתוף הפעולה בוועדה עם הנציגה שלך, כמו שהזכרת, שבהחלט האירה את עינינו בהרבה דברים. יונית אפרתי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, נמצאת איתנו? שלום. תודה רבה. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות היא חלק ממשרד המשפטים. אלינו מגיעות פניות ציבור. כשאלינו הגיעו לא מעט פניות של אנשים עם מוגבלות ובני משפחתם במהלך הגל הראשון, וגם כעת. חשוב לי לציין קודם כול שהוצאה החרגה כלפי אנשים עם מוגבלות גם בעטיית מסכה וגם ביציאה בזמנו כשהייתה הגבלה של ה-100 מטר. ההחרגה בצו, כך שאנשים עם מוגבלות לא חייבים לעטות מסכה. והמקרים שהגיעו אלינו הם מקרים שבהם המשטרה או גורמי האכיפה לא הכירו את ההנחיות ופעלו אל מול האנשים. אם תיארתם כאן טראומות שילדים חווים, טראומות כאלה חוו גם אנשים עם מוגבלות נפשית, גם אנשים עם מוגבלות שכלית,

אם דיברתם על אנשים שלא יכולים לסנגר על עצמם, אז פגשנו את זה גם. גם קיבלו דוחות, גם חוו התנהלות שעוררה אצלם חרדות נוספות. כלומר, התנהלות ותגובות של המשטרה, שחלקן היו גם תגובות אלימות. אלי, למה אתה לא מאשים אותה? היא אומרת אלימות על המשטרה. די, נו, יעקב, זה לא אותו דבר. התעייפתי.

ומה שחשוב ומה שצריך להדגיש זה באמת שהמשטרה תכיר את ההחרגה בצו, כך שאנשים עם מוגבלות לא חייבים לעטות מסכה, והם אינם צריכים לשאת כרטיס שמזהה אותם כאנשים עם מוגבלות, בהמשך לאחת ההצעות שעלתה כאן במהלך הדיון. מספיק שאדם יגיד זאת, הוא לא צריך להראות כרטיס נכה, הוא לא צריך להוציא תעודת רופא. זה אחד. שתיים, אם חלילה נגיע למצב של סגר, שוב, ההחרגה של 100 מטר, יציאה מעבר ל-100 מטר תהיה רלוונטית, וגם כאן חשוב שיכירו את ההנחיה. אני מאוד מסכימה עם האמירה שהייתה בתחילת הדיון על שיקול דעת ועל ההסברה.

ברגע שמגיע שוטר או גורם האכיפה חשוב לפעול קודם כול בשיחה, קודם כול בירור, קודם כול לבדוק מה קרה, למה אתה לא עוטה מסכה, בוא תעטה מסכה, ואז לנהל איזשהו שיח ולראות באמת מיהו האדם שמולו מתנהלים, ואני בטוחה שמרבית מקרי האלימות לא היו מתרחשים. תודה רבה. רק אני חייבת לציין פה - - לסיום, בבקשה. - - חבר הכנסת, תסלחו לי שלא רשמתי את שמו, אני לא זוכרת כבר מי היה בדיון.

דיבר על ייצוג הולם בקרב המשטרה. אני מאוד מסכימה עם האמירה הזאת.

בקרב המשטרה רמת העמידה, ייצוג הולם,

העסקת אנשים עם מוגבלות בתוך המשטרה , המשטרה אינה עומדת ביעד שלה של 5%. הם נמצאים בעמידה בינונית. חבל, משטרת ישראל, הם מדברים על היעד של 5%

- - - הם לא הבעלים. אם הייתה לי בעלות הייתי נותנת לך אותה. ואני מאוד מסכימה שלו במשטרה היו מועסקים יותר אנשים עם מוגבלות היו מכירים יותר את האוכלוסייה, היו יודעים לזהות

אני מדברת על אנשים עם מוגבלות שלא רואים,

שכלית,

כלומר, אין פה סממן חיצוני בהכרח שמקל על הזיהוי, ולכן חשוב להכיר את האנשים ולכן חשובה ההתנהלות ושיקול הדעת.

בבקשה, ישי, קצר, אתה יודע לקצר, אני יודע. שלום לכולם, אני רוצה קודם כול לומר, להזכיר לכולנו שכאן מדברים על אכיפה לא רגילה, לא לנו ולא למשטרה. המשטרה לא מורגלת באכיפה של עבירה שהיא למעשה מינהלית ולא פלילית. ואנחנו הציבור לא מורגלים בסוג של אכיפה בוא נגיד הדוקה כזאת יומיום עם דרישות הזדהות,

אני חושב ששני הצדדים צריכים להתרגל למציאות החדשה הזאת. ומכאן אני מתחבר להצעה של ורד, שהמשטרה תגבש הנחיות ונהלי אכיפה שהם drill down את סעיפי החוק, וגם תפרסם אותם לציבור. אני מניח שיש הנחיות אכיפה כאלה, ואני מקווה שהן גם מתייחסות לחלק מהבעיות שעלו כאן בוועדה, בין אם זה היחס לאוכלוסיות מיוחדות, אקט ההסברה לפני האכיפה. אני אוהב לקרוא לזה סוף מעשה במחשבה תחילה. אבל חשוב מאוד שההנחיות האלה גם יהיו מונגשות ויפורסמו לציבור. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה שאני רוצה לציין היא בעקבות פנייה שלנו, של הסנגוריה הציבורית הארצית, לממלא-מקום מפכ"ל המשטרה, וזה בנושא שקשור לאכיפה. אנחנו מזהים בסנגוריה הציבורית אווירה מדאיגה במס' מקרים של אזרחים שנכנסו, שלא בטובתם, לעימות ישיר עם שוטרים רק בגלל שהם תיעדו פעולת אכיפה. על פי רוב החיכוך הזה מתחיל ומסלים בעקבות דרישה, לא חוקית אגב, של שוטר מהאזרח להפסיק את התיעוד. לפעמים זה גם ממשיך בחיפוש לא חוקי בטלפון, החרמה שלו, ולפעמים אפילו זה מגיע לעיכובים ולמעצרים. ביקשנו מממלא-מקום המפכ"ל גם בהקשר הזה להנחות את השוטרים בשטח שמדובר בפרקטיקה פסולה, וזה עוד משהו שצריכים לתת עליו את הדעת. כי אנחנו מעריכים שככל שלא ייתנו מענה לפרקטיקה הפסולה הזאת יהיו עוד ועוד חיכוכים גם על הרקע הזה. תודה. תודה רבה. ועכשיו משטרת ישראל, ניתן להם את הזמן הדרוש לצורך העניין. תת-ניצב אילן פרץ סגן ראש אגף מבצעים, בבקשה.

בוקר טוב לכולם. אדוני היושב-ראש, אני מבקש להודות לך על ההזדמנות לבוא ולהציג גם את הפעילות וגם את המדיניות של משטרת ישראל, לאור הפרסומים האחרונים ולאור המצב. זו מציאות בהחלט מיוחדת, קשה מאוד, גם לציבור וגם למשטרת ישראל להתמודדות ולעבודה. וציין הדובר הקודם שבאמת זה רחוק מאוד מעבודת משטרה קלסית, שבה אנחנו מורגלים, עבירות תנועה או פשיעה כאלה ואחרות. אנחנו בעצם עוסקים בפעילות הזו. מבחינתנו קיבלנו אתגר, ונתבקשנו לפעולת הפיקוח והאכיפה בארבעת החודשים האחרונים. אנחנו עושים מאמץ גדול ביחד עם הציבור הישראלי, מאמץ לאומי למניעת התפשטות המגפה, ביחד עם ההתמודדות שלנו עם אירועי הפשיעה,

התנועה, שבאות אלינו ביומיום. גם אנחנו כמו כולם לומדים את הנושא הזה ולומדים את האירועים תוך כדי תנועה, גם בהתנהלות החוצה וגם בהתנהלות פנימה. אנחנו מכירים את המציאות הקשה שהציבור נמצא בה, את חוסר הוודאות, את השינויים התכופים שיש גם בתקנות. ואנחנו מגיבים מהר ככל שאנחנו יכולים, גם לנתח וגם להוריד את ההנחיות למטה לשוטרים בצורה ברורה,

וכזו שתאפשר לנו באמת לקחת חלק במאמץ הציבורי מבלי לפגוע במערכים נוספים. אקפוץ ישירות לאירוע השני בעצם, אחרי הגל הראשון. אחרי שהסתיימו והוסרו כל ההגבלות וכל הסגרים היה נדמה כאילו נשארה פעולת האכיפה כרגע כמוצא אחרון אל מול התפרצות שנייה. והמשטרה נדרשה לפעולת אכיפה, כפי שאתם יודעים, ואנחנו חיים בתוך עמנו. והיה ברור לנו שאנחנו נדרשים למדיניות ברורה שתנחה ותסייע גם לציבור עם המון רגישות והמון סבלנות. זו משימה שנכנסנו אליה עם המון זהירות, עם הבנה ששיתוף הפעולה של הציבור וההסברה מאוד חשובים. זאת אומרת שלא נכנסנו לפעולות אכיפה כדי לאכוף, אנחנו לא מענישים ציבור, אנחנו בעצם מסייעים לציבור לעמוד בתקנות. אז איך עשו 54 מיליון?

השוטרים נדרשו ונדרשים ביומיום להפעיל שיקול דעת בכל אחד מהצמתים שהם נמצאים בהם. אני גם רוצה לומר שהמשטרה, ואני גאה בזה, נמצאת בפעילות עם מצלמות גוף. זאת אומרת שאנחנו שקופים לגמרי, אנחנו מצלמים ומתעדים את כל המפגשים בין השוטרים לאזרחים. אתמול לא רצו לתת את מצלמת הגוף. אבל המפגש הזה עם אותה ילדה,

יש - - - הוא לא צולם. על פי נוהל מצלמות הגוף, מתוך צניעות ובגלל שהיא קטינה, אנחנו לא מצלמים מפגשים עם קטינים. במקרה הזה לא צולם, אבל במקרה של דימונה היה סרטון. בדימונה צולם. אבל כשהצגתם את הסרטון הוא היה, בוא נגיד, אני לא רוצה להתבטא בצורה קיצונית - - - היה שם הכול. גם לשוטר שם לא היה תג מזהה באירוע, אם שמתם לב. אני רק רוצה לומר לך שאני יודע שהדברים שאמרת נכונים, זאת אומרת שאני לא בוחן אותך עכשיו. תכף אגיע גם לתוכנית העבודה שלנו, אין שום בעיה. בדיוק, אני רוצה שתחתור לאיך את מה שאמרת עכשיו בחמש דקות הראשונות כל שוטר אצלך יודע לשנן בעל פה. זאת השאלה. עד עתה מאז התקנות הראשונות, אפילו מתחילת פברואר, אם תרצה, מאירועי פורים או הבחירות, קצת לפני שתוקנו התקנות הראשונות, ב-19 במרץ ועד היום, במאות אלפי מפגשים של שוטר עם אזרחים עד היום חילקנו מעל רבע מיליון מסכות.

מעל 250,000 מסכות ששוטרים חילקו - - - באיזה אזורים? גם לאזרחים או רק לשוטרים? לא יפה.

אלי, אלי.

באזורים של חרדים לא ראיתי את זה, מה זה לא יפה?

אלי, מה זה לא יפה? רק במקום מסוים. מחלקים מסכות, אין בעיה,

אבל לילדה של אתמול השוטר לא היה יכול לחלק מסכה? - - - לילדה של אתמול.

אני רוצה לעצור אותם ואתה מפריע לי.

אני מבקש מחברי הכנסת לא להפריע. גם אמרות שנונות. והיא הייתה שנונה.

מדיניות האכיפה, אדוני היושב-ראש, נגעת במילה, כאילו עשית העתק-הדבק מתוך הדפים שלנו,

נתנו התווייה של שיקול דעת: איפה זה נמצא,

האם ברחוב הפתוח, האם לא נמצאים אנשים במדרכות, האם המסכה נמצאת על הסנטר, האם הוא נמצא בקהל? אני רוצה להזכיר שחלק גדול מהציבור שלנו בארץ מרגיש אי-נוחות כשהוא נפגש עם אדם בלי מסכה.

הוא מרגיש גם חוסר נעימות להעיר לו. והרבה פעמים אתה רואה אנשים שמודים לשוטר שמגיע ויש אנחת רווחה סוף סוף נכנס שוטר והאזרח שנמצא ליד, שלא הערת לו כרגע, עוטה על הפנים מסכה.

לכן התקנות תוקנו גם לגבי ילדים קטנים וגם לגבי אנשים אחרים, כי המחלה הזאת לא מבדילה בין גיל לבין מוצא לבין הרבה תחומים אחרים. ואני חושב שמאות אלפי מפגשים של שוטרים עם המון חמלה

חברת הכנסת שיצאה, דיברה על המילה הזאת, על רגישות וחמלה והבנה. אני רואה יותר שוטרים שפועלים ככה מאשר שוטרים שפועלים בצורה אחרת. ודאי שזה יותר וודאי שזה הרוב גם כן.

אבל איך עוצרים את המיעוט הקטן הזה? איך עוצרים את זה? כתבנו מדיניות מאוד ברורה, אנחנו מפרסמים אותה על בסיס יומי, אנחנו מוציאים לומדות לשוטרים, אנחנו מוציאים תרחישים ותגובות, אנחנו מתחקרים אירועים, אנחנו צופים במצלמות הגוף שלנו כדי ללמוד את האירועים, כדי ללמוד את המפגשים. המפגשים האלה לא רגילים, ועבירות מינהליות נגעו בזה, ואנחנו מפיקים לקחים ולומדים את האירועים, ואנחנו מהירים מאוד גם בהורדה שלהם לשטח. אני לא יכול להיכנס לכל אירוע ולכל שיקול דעת של שוטר.

חושב שכולנו רוצים, גם כציבור, כששוטר עובר ליד אדם בלי מסכה או עובר על אחת התקנות, שהשוטר לא יתעלם, שלא יראה כאילו אוקיי, השוטר עכשיו עבר, לא משנה כרגע מי עובר לידו, והוא לא יעיר לו או לא - - - ברור לחלוטין. אנחנו לא מחפשים שתהיו אפתיים לאירוע, אנחנו

השאלה מה הוא עושה לחילופין. ולכן אנחנו מבקשים משוטרים שכן ייצרו קשר עם אותו אזרח, ויעירו לו, ויסבירו לו, וינחו אותו, ואם צריך גם לתת לו מסכה, לתת לו מסכה מתוך שיקול דעת. אוכל להראות לכם אחר כך גם בפירוט את המדיניות הכתובה שלנו, בצורה כזו שהיא באמת נותנת לך את המנעד הרחב. שאלה. שתי שאלות אחרי שתתייחסו. רגע, אתן גם לחברי הכנסת. נעשה את זה תוך כדי, ואתן לכם את כל הזמן שנשאר לנו, 20 דקות, ואני חושב שזה הרבה במונחים של ועדה ביום רביעי. השאלה היא אחת, לגבי הנושא הזה שקרה שהשוטר עשה את הטעות שלו, קרו מקרים,

עשרה זה עדיין אחוז קטן מכל השוטרים בארץ, כל אחד מבין את זה מה קורה אחרי זה? איפה הפקת הלקחים אחרי זה? איפה הענישה? אנחנו לא חושבים על ענישה אישית, אבל ההרתעה לשאר השוטרים, לחשוב ולהחזיק. זאת נקודה אחת. אוסנת, רצית שאלה? רציתי לשאול, האם המקרים האחרונים טופלו ברמת המטה שלכם? ודבר נוסף, מה החשיבות של הסמויים בעניין?

אתמול נחשפנו בטלוויזיה לשוטרים סמויים שמסתובבים בתוך השווקים,

קארין, שאלה קטנה. תרשמו לכם, ונמשיך הלאה. אני רוצה לשאול לגבי אנשים עם מוגבלויות, במיוחד מוגבלויות שלא נראות לעין, איך אתם נערכים לדבר הזה? אם יש לכם דרך בכלל. בבקשה.

חלק מהאירועים שציינתם, מבלי להיכנס לתוכם, הם אירועים מתוחקרים. ואני נמצא גם בוויעודים ארציים שבהם ממלא-מקום המפכ"ל מנחה את מפקדי המחוזות. אנחנו בציר המקצועי מייצרים ציר מקביל שיורד מייד לשטח עם הנחיות ברורות. כל המדיניות שנגזרת כתוצאה מהאירועים האלה מורדת ישירות לשטח בהנחיות כתובות. אוכל לתת דוגמה אחת לגבי משפחות, למשל. הייתה טענה שעלתה פה בדיון הקודם לגבי משפחות, שאם זוג הורים מסתובב עם עשרה ילדים - - - נכון.

אפילו לא עשרה, אפילו ארבעה. לא משנה, דייקנו למשל הנחיות בתחום הזה. אלו הנחיות שכבר ירדו לשוטרים. שאומרות שמה? שמה? לתת להורים, ולהימנע מלתת לכל הילדים.

נכון שיש לשוטרים שיקול דעת לראות איפה - - - ואתה יודע מה, גם להורים, סתם ככה שאלה. אם זה זוג הורים אפשר לתת גם דוגמית לאחד?

אני אתקן. תראה, השוטרים אמורים להפעיל שיקול דעת. אם המשפחה נמצאת כקפסולה,

במדרכה, והיא נמצאת בנפרד ואין אף אחד וזה ברחוב הפתוח, סביר להניח ששוטר לא ייתן להם דוח בכלל. אבל אם הם נמצאים בקרבת - - - אבל הוא יתרה בהם.

כן, הוא יסביר.

סביר להניח שאם הם יימצאו בחזית של סופרמרקט שבו יש קהל שנכנס ויוצא, שם אני מצפה מהשוטר שיפעל אחרת. זאת אומרת שאנחנו כן לוקחים אירועים, שאת חלקם העליתם כאן, אנחנו מתרגמים אותם להנחיות ומדגישים אותם ומנחים אותם לשוטרים גם - - - שאלה ליועץ המשפטי. יש לכם,

הנחיות ספציפיות שקיימות כבר לנושא? הנחיות ספציפיות לנושא של אכיפה של מסכות? בגלל שזה באמת לא סוג של אכיפה רגילה בהקשר הזה. אני לא מבין את השאלה. יש הנחיות ספציפיות לגבי אופן האכיפה? כן, יש מדיניות אכיפה לגבי אי עטיית מסכה, ששם אנחנו נותנים שיקולים של מקום, של נסיבות, של גיל. אפשר לקבל את זה?

דיברנו בוועדה, תמר, שליווית אותנו, דיברנו שתשלחו לוועדה את הנהלים בעניין הזה. זה היה יותר באספקט של איך אתם מדריכים את הפיקוח, אבל ביקשנו גם לדעת מה הנהלים שלכם, וחידד את זה היועץ המשפטי, מה נהלי האכיפה? זאת אומרת, מה ההדרכה הספציפית לנושא הזה? זכור לי מה שדובר על להעביר לוועדה. היו דווקא הנהלים הקודמים לא בעניין עטיית המסכה, אבל יש לנו הנחיות כתובות, יש לנו

קבענו אותה בין היתר גם על סמך לקחים שהפקנו, גם הערות שעלו פה בוועדה,

כמו הדוגמה שציין סגן ראש אג"מ לגבי המשפחה. בהחלט קבענו כללים מידתיים שנועדו לתת מענה לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, לקטינים, כל נושא שחשבנו שיש מקום לחדד בו את שיקול הדעת אל מול העבירה הזו. זאת אומרת שיש הנחיות ברורות על שיקול הדעת של השוטר? אבל אני רוצה להבין איך זה בא לידי ביטוי כשמדובר באנשים עם מוגבלויות שלא נראות לעין. חברת הכנסת מארק, רוצה גם להוסיף את השאלה שלך? והם יענו על שתיהן. תענו על שתיהן. האם בהנחיות האלה שהוצאתם לשוטרים יש גם הנחיה שבמפגש הראשון קודם כל אולי לתת את המסכה, לתת איזשהו הסבר לפני האכיפה? בהחלט, זה כתוב בתקנות. אוסאמה סעדי, לא היית, אתה מבקש זכות דיבור? תעשה את זה קצר, כי אני רוצה להמשיך עם המשטרה. יש לנו עוד רבע שעה בלבד. בהמשך לשאלות, כמובן שכולנו היינו וראינו את הסרטים, חברי אפילו, אחמד טיבי העלה את זה במליאה. אבל אנחנו גם מקבלים תלונות על יחס כלפי אוכלוסיות של בעלי מוגבלות אבל גם בחברה הערבית, אנחנו כול הזמן מתריעים, אבל עכשיו זה ביתר שאת. רציתי לשאול את נציגי המשטרה, אדוני היושב-ראש, הרי בחוק שהעברנו והכנסנו את העניין הזה של הבניית שיקול הדעת במתן יעקב,

אני שומע כל מילה במתן. הכול, הכול הוא שומע. כמו מנהל יפנים, גם כשהוא ישן הוא שומע. בחוק של האכיפה כשהעלו את זה מ-200 ל-500 שקל, אנחנו התנגדנו, הכנסנו סעיף שמבנה את שיקול הדעת, הבניית שיקול הדעת השאלה אם זה מופנם, אם זה הוסבר לשוטרים. כרגע ניתן הסבר בעניין הזה. אבל אני עדיין מבקש ואני בטוח שגם נקבל את זה, כי שיתוף הפעולה בוועדה מצוין עם אנשי המשטרה לקבל את ההנחיות האלה, לשלוח אותן למנהל הוועדה,

ואנחנו רוצים לבחון את זה גם בהיבט שאצלכם, וגם בהיבט של מה יעבור עכשיו לאלה שאתם אמורים להדריך אותם בעניין הזה. אבל עדיין מה שחסר לי באמת, אילן ותמר, אני מצפה מכם לאיזשהו שבוע הסברה בעניין הזה, איזשהו מהלך גדול שהמשטרה תעשה, שנדע שכל שוטר ושוטר קיבל לא רק בנייר, אלא היה באיזשהם כינוסים. יש לכם מספיק אנשים חרדים בוגרי המשטרה שיכולים לבוא ולהסביר, יש רבנים של מחוזות שמכירים את האוכלוסייה הזאת, שיסבירו לאנשים, לאוכלוסייה הזאת, ואם אלו שוטרים או קצינים שהם מהאוכלוסייה הערבית. איך עושים את המהפך הזה ואיך עושים,

את המשמעת הפנימית הזאת. איך ינצנץ ששוטר שעשה את מה שעשה לא עברו על זה בשתיקה, זה חייב לבוא באיזושהי צורה, זה יעצור את כל הגל הזה, ונוכל להמשיך הלאה ולדבר על הדברים הנכונים. וגם תשובה לשאלתי. וגם תשובה לשאלתה של קארין. נכון, אני חייב לך תשובה. ראיתי שהוא רשם את זה.

בבקשה. גם כי זה קרוב לליבי וגם כי אני יוזם עכשיו איזשהו מהלך, אני מקווה שהוא יצליח לא יודע אם את מכירה את מודל ממפיס, שמדבר על אנשים עם מוגבלויות, במקרה הזה זה יותר - - - מודל מצוין. לשוטר אין כלים לזהות אדם עם מוגבלות ברגע שהוא פוגש אותו, אלא אם כן היא ניכרת לעין. אלו יכולים להיות אנשים על הרצף, אנשים עם מוגבלות כזו או אחרת. ואם השוטר בחושים שלו לא מצליח לזהות אותו, אז קשה לו מאוד לקבל החלטות גם לאיך לגשת אליו, ולפעמים האירוע הזה יכול להסלים. ראה הסיפור של הילד על הרצף האוטיסטי. לצערנו, לפעמים האירוע הזה יכול להסלים, ואולי היה אפשר למנוע את זה. וזה נכון לא רק לדוחות מינהליים לקורונה, זה מעניין אותנו באופן כללי.

אנשים עם מוגבלויות בכלל לא באכיפה, אני לא מבין איך נותנים להם בכלל דוח, זה גם סיפור.

אבל אם השוטר לא ידע לזהות את זה - - - בסדר, אבל אם הוא לא מזהה,

אלא במקרה שהוא מזהה את זה, גם היו לנו מקרים. גברתי, אנחנו עכשיו בונים ביחד עם משרד הבריאות ועם אוניברסיטת חיפה את המודל, נבנה הכשרה לשוטרים, זו הכוונה, לעשות פיילוט כדי לתת כלים לשוטרים לזהות את האנשים עם המוגבלויות ולדעת לגשת אליהם. אני מקווה שכל האירוע הזה יקבל איזשהו נופך אחר, וככל שנדע גם ללמוד מהאירוע הזה נדע איך להנגיש את זה לשאר השוטרים שלנו. לא כאלה שיעברו בשלב הראשון. מה לגבי הנושא של שוטרים סמויים? סליחה, שאלה, יש הערכה ללוח זמנים על זה?

זה כרגע בעבודה, אבל אשמח באופן כללי גם - - - להציג את המודל הזה. או להציג את המודל, אבל באופן עקרוני אם יש לכם עוד אירועים או סוגיות או מקרים שאתם חושבים שהם יכולים גם לערב אותנו בזה כדי שגם נתחקר וגם נלמד. דיברה לפני כן בווידאו, לא זוכר את התפקיד שלה, אז אם יש מקרים שלא הובאו לידיעתנו נשמח גם

אז, הנה, הבאנו לידיעתכם את המקרים. אני רוצה לחדד. רגע, רק מילה, ברשותך, היושב-ראש. יש לך עוד את זכות הדיבור שלא מימשת. אז, הנה, אני רוצה לייחס את זה למה שאמרת. אם אפשר בכל זאת לאמץ איזשהו לוח זמנים לא ארוך בנושא הזה של אנשים עם מוגבלות. בהמשך לשאלה ששאלה חברתי חברת הכנסת אלהרר - - - על כל הנושאים הללו.

כדי שזה באמת ייושם בהקדם,

אנחנו מדברים על כל האוכלוסיות, זאת אומרת גם על ילדים, גם על בעלי מוגבלויות.

אבל בגלל שהוא ציין שהם עושים עכשיו איזושהי תוכנית ולומדים, אני חושבת שאם לא מכניסים את זה ללוח זמנים אנחנו עלולים - - - בגלל שזה שלי, נקרא לזה ככה, אז זה יהיה לא רציני - - - נכון.

אבל אני יכול בפגישה הראשונה שתהיה גם לעדכן אותך באופן ישיר, אין לי בעיה עם זה. אבל זה הולך לקרות. זה משהו שהולך לקרות. כן, זה משהו שאנחנו רוצים לקדם. לגבי השוטרים הסמויים. אני לא מכיר שוטרים סמויים. לא מכיר זאת תשובה - - - כי הוא סמוי,

אתה שנון היום, אזולאי. אה, זה תמיד, תמיד.

לא יודע, אני מכיר ימים אחרים. זה סיעתי, דרך אגב. אדוני היושב-ראש, יש מאות שוטרים שפועלים במשימת הקורונה בכל רחבי הארץ. השאלה אם המדיניות של המשטרה שבנושא אכיפת המסכות, לא דברים אחרים מפעילים שוטר סמוי שבא מ-no way? לא, אני לא מכיר דבר כזה. אז אני רוצה שזה ייאמר לפרוטוקול. אז שייאמר. שמעתי את ממלא-מקום המפכ"ל בתדרוך רק לפני יומיים, קראתי את הדברים שלו אתמול.

שום הנחיה, גם אפרופו ניידת שמתחבאת כדי לתפוס, כל מיני אמירות כאלה. אני אומר לכם, זאת לא המדיניות של משטרת ישראל. אבל זה קיים, אני ראיתי. אני ראיתי, זה קיים. אנחנו לא מתחבאים מאחורי עצים כדי למצוא אדם שנמצא בלי מסכה, אני לא מכיר דבר כזה. יפה.

כי חשוב לך שאגע בפעולות שאנחנו מבצעים.

אחד, יש מינהלת ברשות הסמפכ"ל, סגן המפקח הכללי, שדווקא מתעסק באוכלוסייה החרדית.

באוכלוסייה החרדית הקמנו מדור שנקרא "מדור קהילות רב-תרבותיות", הוא נמצא תחת חטיבת הקהילה, מאוד מאוד מחובר גם אל מול רבני המשטרה, אל מפקדי תחנות המשטרה, אל מול ראשי הרשויות, הרבנים המובילים, הרבנים המקומיים. אנחנו נמצאים בכלי התקשורת שם, אנחנו מוציאים כרוזים, אנחנו מאוד מאוד מחוברים. לציבור הערבי יש מינהלת במשטרה, נכון? כן, לציבור הערבי יש מינהלת. אז בוא נעלה את המדור הזה לרמת מינהלת, נביא קצין בדימוס, אנשים שיהיו בתוך העניין הזה. סגן המפקח הכללי הוא השוטר השני במשטרת ישראל בתחום - - - הוא לא מהמגזר. כן, אבל הוא לא בא מהמגזר הזה. אני לא יכול הוא חייב - - - כמה חרדים יש לכם?

כמו שידעתם להקים מינהלת כזאת למגזר הערבי, ואני שמח על זה, ולקחתם שם קצינים בדימוס שלכם שהם מהמגזר זה לא בשביל לסדר ג'ובים, זה בשביל שאנשים מתוך המגזר ידעו איך לעבוד ולהנגיש אתכם בצורה הכי טובה. זה יעזור לכם ולשוטרים שלכם וגם לסמפכ"ל. אז זה משהו שאני לא יכול להשיב עליו, אדוני. אז זאת בקשתנו, ואגיד את זה גם בסיכום הדיון. בבקשה.

התייחסת לזה כמה פעמים,

בצדק רב, אנחנו גם קיבלנו את האחריות להנחות את המפקחים ואת הפקחים, ואנחנו רואים בזה אחריות גדולה. אנחנו בונים גם להם דף הנחיות ברורות, זה נכון גם לקטינים, זה נכון גם לאנשים עם מוגבלויות, ובכלל לכל האוכלוסיות. והמדיניות הזו שמשטרת ישראל, כמו שתיארתי אותה, מועברת ותועבר גם למפקחים ולפקחים כמו שהיא, עם כל המשמעויות, גם עם הרוח של הדברים שעולים פה וגם עם רוח ממלא-מקום מפכ"ל, רוח השר, אגב, שגם נתן הנחיות מאוד ברורות בנושא הזה. אנחנו על בסיס יומי, קודם כול אנחנו עושים הכשרות, גם ערכיות וגם עיתיות, להעביר את כל הנושאים האלה בהכשרות. אמרתי, אנחנו יוצרים קשר עם השוטרים באופן ישיר באמצעות אפליקציה משטרתית, שם הם מקבלים גם הנחיות ישירות, כך שהוא לא חייב לקבל את זה בכל מדרג השרשרת, והוא מקבל את זה בצורה ישירה. אנחנו כן רואים את השוטרים שלנו כשוטרים מסבירנים לפני שוטרים אוכפים, ולצד שיקול הדעת המלא שיש, כי אנחנו צריכים לזכור,

שיש פה אחריות גדולה, יש פה צו בריאות ציבור. אנחנו רואים את המגפה הזאת עם כל הסכנות שלה

אנחנו מתחקרים את האירועים, וככל שאנחנו יכולים במיידי גם מוציאים הנחיות ברורות, כמו שעשינו אתמול ושלשום, ומטפלים בהם. אנחנו גם לא מגלים, אדוני היושב-ראש, סלחנות במקומות שבהם אנחנו חושבים שהשוטר התנהג בצורה לא מכבדת או לא מידתית. אנחנו עוד בתחקור של האירועים, כך שבאופן

אנחנו שוקלים לפי אותו אירוע.

סתם להגיד לנו, מאירוע שעכשיו דיברנו - - - לכם משהו כזה? אני יכול להגיד לכם שבחלק מהאירועים שהוזכרו פה מפקד המחוז באופן אישי התקשר ובדק עם השוטרים ושאל ודרש לקבל תשובות. ומה קרה? מה היה? יצאה אמירה על האירוע הספציפי שלשמו התכנסנו?

אנחנו לא מחפשים את התליין, אנחנו מחפשים את ההמשכיות של זה. התייחסתי להמשכיות ולא לאירוע הספציפי. אני רוצה להתחיל לסכם, אנחנו צריכים לסיים. אני רוצה לומר משהו. אותה אימא עם דוח

אפשר משפט אחרון? משפט אחרון שלך ואחר כך נסתכם, מה שנקרא. אני חושב שהמשטרה באמת עושה מאמץ עילאי לקחת חלק במאמץ הלאומי הזה של מניעת התפשטות המגפה.

ואני חושב שההתמודדות של השוטרים ביומיום היא התמודדות מאוד מורכבת וקשה. אני לא יכול לתאר לכם במילים מה עובר על שוטר שנמצא בתוך האירוע הזה. אני חושב שזה נכון שיצאו מהבית הזה גם מילים של גיבוי ותמיכה במשטרת ישראל - - יוצאים כל הזמן,

האמן לי. את זה כנראה לא מפרסמים. - - שעושה את עבודתה למען הציבור וביחד עם הציבור.

אבל אנחנו רוצים שזה יהיה "סולת נקייה" ככל האפשר. אני רוצה לסכם. לשאלה לא יהיה עכשיו זמן.

אני רוצה להגיד משפט . משפט אחד אחרון. הרי יש לנו את ארבעת חלקי השולחן ערוך, ויש את החלק החמישי שלא כתוב אבל מחייב לא פחות. נכון. וכבודו שאל כמה פעמים לגבי הנהלים. הרי דעתך גם לא נוחה ממה שהיה עם הילדה הזאת. אמרנו בלי שאלות עכשיו, בוסו, תעשה לי טובה. יש לנו שלוש דקות למליאה. מה הייתה הבעיה שהמשטרה תגיד: זה לא היה נכון לעשות. לא שמענו איזו התנצלות. דיברנו על זה. אני רוצה לסכם את הדברים הבאים: הוועדה קוראת למשטרה, שאת הדברים שנאמרו כאן על ידי נציגי המשטרה ידע כל שוטר לשנן הלוך חזור ושנן, כדי שבסופו של דבר החיכוך המיותר הזה עם האוכלוסייה לא יהיה. להפעיל שיקול דעת, לעבוד לפי ההנחיות. ואנחנו מצפים מהמשטרה ששוטר שלא עשה ככה יתוחקר בעניין הזה בצורה טובה, ובסופו של דבר גם יוסקו המסקנות. דבר נוסף, הוועדה קוראת לשר לביטחון פנים, למשרד לביטחון פנים ולמשטרה להקים מינהלת של משטרה, מיעוטים באותם מיעוטים שיש כבר לא צריך, לחרדים אנחנו יודעים שאין להקים מינהלת משטרה שתהיה כצוות קהילה-משטרה-שלטון מקומי עם רגישות תרבותית, שיהיה נציג מהקהילה, עורך דין שמייצג את המגזר, נציג הסנגוריה, נציג משטרה קצין בכיר בדימוס שיכול להוות כגשר. המינהלת הזאת תוכל לבצע הליך של הפקת לקחים ממקרים כאלה, היא תוכל להרגיע את האוכלוסייה, ולחנך או להסביר יותר נכון לשוטרים איפה הם טעו, גם אם הם טעו בשוגג. בהפקת לקחים, כפי שמקובל, אפילו צורה סודית מסוימת כמו שמקובל בתחקיר פנימי, תחקיר צבאי ראשוני. הדבר הזה חשוב. גם דיברנו על כך שאכיפה, כמו שהיה בהחלטות הוועדה, תהיה: א'. לפי אמות מידה שוויוניות; ב'. יחס לאכיפה כלפי אוכלוסיות מיוחדות, ובכלל זה אנשים עם מוגבלויות וקטינים, תהיה כמובן בשום שכל. דבר שני, נושא ההכשרות והקריטריונים שלכם. נושא התגים, לחדד את העניין הזה שחייב להיות תג. שוטר שיהיה בלי תג צריכים להבין שזה חמור מאוד. הנושא הזה של הפעלת שוטרים סמויים, רשמנו את עמדת המשטרה, שלא ידוע לה על הנחיה בתחום המסכות. לא שלא ידוע לה, שיגידו. הוא אמר שלא ידוע לו דבר כזה, אז שתהיה הנחיה שלא יהיו שוטרים סמויים.

אני חושב שכדאי - - - כדאי שלא אתה ולא היא תעזרו לי. דקה, כי לא סיימתי את המשפט. יש מליאה. ויש דברים חשובים. הוא ציטט מדברים של הסמפכ"ל, וששם הייתה התייחסות לעניין הזה, ולפחות דעתנו חד-משמעית, וכך הבנו שדעתכם, שבנושא הזה של אכיפת מסכות לא צריך להשתמש בכלי הזה. ודבר אחרון, ביקשנו שיועברו לוועדה לעיון, גם לייעוץ המשפטי, ההנחיות הספציפיות לאכיפה עם המסכות, כולל ההסברה, נותנים מסכה, לא נותנים מסכה, מתי ההרתעה, אם זה למעלה או למטה, אם זה מבצבץ מכיס,

ואני אומר לכם,

הכוונה של כולנו היא אותה כוונה, ברגע שלכל הציבורים ולכל האנשים יהיה אמון במשטרה האכיפה תהיה פרודוקטיבית. זה כמו מורה שאם אין לו סמכות ואף אחד לא מאמין בו הוא לא יכול לחנך תלמידים. גם אתם לא יכולים לאכוף אם מקרים כאלה יפגעו באמון. ואני מודה לכם על כל שיתוף הפעולה. והייתה לי גם שיחה ארוכה עם השר בעניין הזה, והוא אף הוציא הודעה בעניין הזה. ואני מצפה שתקימו את המינהלות האלו לפי סוגי אוכלוסיות, זה יהיה גשר מעולה ומצוין מול האנשים. ובעזרת השם שנקיים רק דיונים איך לעזור למשטרה בתקציבים, בכוח אדם, ובדברים האלה, ולא שנצטרך לבוא עם תלונות, ושלא נצטרך לבכות כשאנחנו רואים דברים כאלה במהלך היום. אני מודה לכולם, לחברי הוועדה ולצוות.

הישיבה נעולה.